הישיבה הארבעים-וחמש של הכנסת השמונה-עשרה יום שלישי, ט"ו בתמוז

(7 ביולי 2009) ירושלים, הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים נאומים בני דקה

בחודש יולי 2009 למניינם.

מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הואיל ואין הודעה למזכיר הכנסת, אנחנו פותחים היום בנאומים בני דקה. מי שמבקש להשתתף, נא

ההכרה כי הספורט הינו נדבך ערכי חשוב בהקניית החינוך לילדינו, משום שעיסוקם בספורט ידיר את רגליהם ואת מחשבותיהם מאפיקים בלתי רצויים. למעלה מארבעה עשורים לקח לממשלות ישראל לדורותיהן לצרף את התואר שר הספורט לשר בישראל, אולם לצערנו כי רב, תמיד היה זה כתואר נספח לתאריו של אותו שר, כגון שר התרבות, המדע והספורט, ובהתאם לכך גם התקציבים המזעריים המוקצים לספורט. בטוחני כי לא אחדש לכם דבר אם אומר כי במדינות אחרות שונים המה פני הדברים, כאשר שר הספורט הינו שר במשרה מלאה ובהתאם לכך גם התקציבים והסמכויות המוקנים לו. נא לסיים. מה שמבקש כמובן יושב-ראש מועדון הכדורסל בשם כל הספורטאים בישראל, אנא חיקקו על לוח לבכם את חשיבות הספורט למדינתנו, וזכרו בבואכם לחוקק חוקים ותקנות מחד גיסא את ההקצבות ומאידך גיסא את היחס הראוי. זאת הצעה לסדר-היום. אחר כך אני לא אוכל לאפשר לחברים אחרים. אני רק אקרא שורה אחת, בשם הדרוזים, שמבקשים: תעשו לנו טובה, כדי שנוכל להתרחץ בסופו של יום עבודה. המבין יבין.

חבר הכנסת לוין, אתה בוודאי תיתן דוגמה, כיושב-ראש המיועד של ועדת הכנסת, לעמוד על תקנון הכנסת. ובכן, חבר הכנסת יריב לוין, ואחריו, חברת הכנסת אדטו. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

אני מצטער שאין כאן שר שמייצג את הממשלה. אני חושב שזה לא ראוי, ודווקא כחבר הקואליציה אני אומר את זה, יש פחות מדי שרים. אני חושב שלא כל דבר מחייב הערות וקריאות. אני חושב שזה מצער, אני בטוח שאתם חושבים כמוני, ואני רוצה לומר שאני לא מתכוון להביא כאן דברים של ידוענים, אני רוצה להביא את דברם של מאות אלפים, אם לא למעלה מכך, שהצביעו עבור מפלגתי ושקוראים לממשלה ומבקשים ממנה לשוב לעקרונות שלנו, לחדש את הבנייה ביהודה ושומרון ולעמוד איתן על העקרונות שבשמם נבחרנו, ואני מקווה מאוד שנציגי הממשלה שלא נמצאים כאן ישמעו וכך גם יעשו. תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין. חברת הכנסת אדטו, ואחריה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אני לא יכול כל פעם לשים אותך ראשון, אבל עוד מעט אנחנו נקדם אותך. על חשבון מי מחבריך אתה רוצה להיות?

שהבקשה היא גם קשה. בבקשה, חברת הכנסת אדטו. אדוני

חברי הכנסת, אני מבקשת לקרוא את מכתבה של מרים גולדברג: מדינה אוכלת יושביה. לפני כשנה הייתי מאושפזת במחלקה להפרעות אכילה בבית-החולים "תל השומר". זה כבר היה האשפוז השני שלי שם, והצוות לא ממש האמין שאשפוז באמת יכול לעזור לי. בולמיה-נרבוזה היתה האבחנה. את צריכה טיפול אינטנסיבי בקהילה,

ואני ניסיתי להסביר להם שהסיבה שהגעתי לאשפוז היתה כיוון שהגורמים שטיפלו בי בקהילה חשבו שהטיפול שלהם לא מספק ושאני צריכה יותר. הסיטואציה הזאת שעברתי ממחישה את החוסר החמור בשירותים מרפאתיים שיקומיים לאנשים עם הפרעות אכילה במדינת ישראל. הפרעות אכילה הן מחלות פסיכיאטריות מסוכנות מאוד, ושיעור התמותה מהפרעות אכילה נע בין 5% ל-20%. כיום אני אומנם סטודנטית לעבודה סוציאלית, אך אני עדיין נאבקת בציפורניה האיומות של המחלה הזאת. זאת לא מחלה שמספיק לקחת בה איזה כדור קסם ולהירפא. תהליך ההחלמה הוא ארוך וקשה, וכמעט בלתי אפשרי לעשות אותו בלי הרבה מאוד תמיכה.

איכות שירותי האשפוז לאנשים עם הפרעות אכילה אינם מספקים. השירותים המרפאתיים קורסים ומחכים לרפורמה שתושיע אותם, ושירותי השיקום אינם קיימים לאנשים עם הפרעות אכילה. ההתמודדות עם הפרעת אכילה היא התמודדות ארוכה,

רצופת קשיים, גם למתמודד וגם לבני משפחתו. מדוע אנחנו צריכים להתמודד, חברת הכנסת אדטו, אלה נאומים בני דקה. אי-אפשר להכין מראש נאום שגם הצעה דחופה לסדר-היום לא מספיקה לו, שלוש דקות. אני מתנצל, אבל אחת משתיים, אם אתם רוצים, אין בעיה, אנחנו נעשה עכשיו נאומים חופשי על הבר. אנחנו בנאומים בני דקה, אחרת אנחנו לא נוכל לעמוד בלוח הזמנים. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת בילסקי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני בהתחלה התלבטתי על איזה סוג של אפליה אני אדבר, כנראה יש כל כך הרבה נושאים, אבל אחד הנושאים הכי כואבים שאנחנו חיים אתם וכבר לא יכולים לחיות אתם בשבוע האחרון, ההריסות ומידת ההרס שהשלטונות עושים באזור המשולש. רק הלילה הרסו איזה מבנה חקלאי ששימש בעצם כמחסן בטענה שאין רישוי, ובשבוע שעבר נהרס מבנה דומה. אני לא יודע עד כמה הדברים האלה, כאשר נכנסים לתוך הכפרים האלה אלפי שוטרים, אלפי יס"מים, בהתגרות כזאת בתושבים, ואפילו לא נותנים להם את האפשרות לחכות כחוק, היה אדם צריך להגיש ערעור בבית-המשפט ב-15 לחודש, אפילו עד אז לא נתנו לו את האפשרות. אני חושב שהדברים האלה לא רק אנטי-דמוקרטיים, זה ממש נורא מעליב ומשפיל.

חבר הכנסת בילסקי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אקוניס. אדוני היושב-ראש, תודה. במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני מתכבד לקרוא את מכתבו של שאול דמארי מנתניה. שאול דמארי כותב לי, שבכל מקום נורמלי בעולם, כשאתה נוסע במכונית ויש מעבר חצייה, אתה נעמד לפני מעבר החצייה. בישראל אתה נעמד אחרי מעבר החצייה. מה שמציע שאול דמארי זה שנזיז את הרמזור לפני מעבר החצייה, ואז אנשים, יכול להיות שיעמדו לפני כן. זה מתחבר לנושא של המאבק בתאונות דרכים, אדוני היושב-ראש, ואני מברך את שאול דמארי על היוזמה שלו, ואני מקווה שהיוזמה שלו תמצא אוזן קשבת אצל שר התחבורה והאחראים על הנושא.

נותרו לך 26 שניות, ואני אחזיר לך אותן. חבר הכנסת אקוניס, ואחריו, חבר הכנסת אלדד. אדוני היושב-ראש, תודה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להציע לבית הזה כלי פרלמנטרי חדש: אי-אמון באופוזיציה. האופוזיציה בראשות קדימה אינה מבינה את תפקידה במשטר דמוקרטי וממציאה שיטות חדשות.

קודם שביתה איטלקית, אחר כך חרמות, ברוגזים, הכול ככלי עבודה פרלמנטריים. רק קדימה, מפלגה נטולת אידיאולוגיה, נטולת עמדות ותפיסת עולם, מפלגת ספינים ואוויר חם,

איזה אידיאולוגיה, אין קריאות ביניים בנאומים בני דקה. צריכה סלבריטאים, מוכשרים ככל שיהיו, כדי שיביעו את העמדות שמעולם לא היו לה. תודה רבה. חבר הכנסת אלדד, בבקשה. חבר הכנסת אלדד, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אה. לא היו נשים היום? לא, עוד לא היו. אני פשוט נותן ממפלגות שונות. חבר הכנסת אלדד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, שמענו היום בתקשורת שיהודי אחד, הודיעו לו ערב חתונתו שהוא מאומץ, אולי הוא בכלל לא יהודי, ולכן לא יחתנו אותו. שמעתי מג'קי לוי בעניין הזה, ואני רוצה לשתף אתכם, שכשעושים כביש ומוצאים עצם, עוד לפני שיודעים אם זה חייל צלבני או דינוזאור, מייד מכריזים עליו ספק-יהודי ועוצרים את הכביש. מה אנחנו למדים מזה? שהרבה יותר קל להיות יהודי מת מאשר יהודי חי.

תודה רבה, חבר הכנסת אלדד. האם הזמנתי כבר, חבר הכנסת ברכה, ואחריו, חברת הכנסת דליה איציק. בבקשה. אני מבקש מכם לא להשתמש בזה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב שאף אחד לא ישתמש בציטוט הזה.

זה, רק אלדד יודע להגיד את הדברים האלה, אבל הוא בדרך כלל אומר אותם על הצד השני. היום נתקיימה בוועדה למאבק בנגע הסמים, אדוני היושב-ראש, ישיבה שדנה בשימוש בסמים בקרב בני-נוער, ואני חושב שגם הנושא של שימוש בסמים אבל גם כל מיני מפגעים שבני-נוער עלולים להיתקל בהם, במיוחד בתקופה הזו שאנחנו עומדים בפתחה, או אנחנו כבר בעיצומה, תקופת החופש הגדול, אני פונה לכל משרדי הממשלה, גם משרד התחבורה, גם משרד החינוך וגם המשרד לביטחון פנים, שהוא היום אמון על הרשות למלחמה בסמים, לתת את הדעת גם לבטיחות הפיזית, גם לבטיחות הנפשית, וגם לנסות ולייצר לבני-הנוער אפיקי עיסוק מועילים ומפרים, וחס וחלילה לא ליפול לאותם רעלים שמצפים להם בכל פינה. אני חושב שהחשיבה על החופש הגדול צריכה להיות חלק מחשיבה מערכתית במערכת החינוך,

ולא שמערכת החינוך מסיימת את תפקידה,

ב-30 ביוני.

חברת הכנסת דליה איציק, ואחריה, חבר הכנסת מוזס. אדוני היושב בראש, במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה להביא את דבר העם, אני מבקשת להקריא מכתב של מאיה בהיר מ"עתיד בהיר". מאיה אומרת שצריך להפוך את הפלוס למינוס. הפלוס, בעצם, שהפך כבר למינוס. כשאתה מגיש חשבונית ללקוח שלך, חבר הכנסת אופיר אקוניס,

אתה משלם את המע"מ ב-15 בחודש, לאחר שכבר שילמת את המשכורת לעובדים שלך ואת שאר ההוצאות, והכול מתוך הכסף שאותו,

טרם קיבלת, כי הוא ישולם לך רק בעוד כמה חודשים. אז מי מרוויח מכך? הלקוח שלך, שמזדכה על המע"מ ששילמת בפועל מהכסף שאתה טרם קיבלת ממנו. ואתה יודע שמנוע הצמיחה זה עסקים קטנים ובינוניים, ואומרת מאיה: מי ששואל מדוע עסקים קטנים רבים כל כך נופלים, אף שלכאורה הם נראים מצליחים, יודע עכשיו את התשובה.

אדוני היושב-ראש, מה שמבקשת מאיה, היא אומרת: אנחנו רוצים להידמות למדינות העולם הנאור שלא שמעו מעולם על שיטת ה"שוטף פלוס". היא אומרת: זה כל כך פשוט,

ואני מבקשת להעביר את זה להצעת חוק, לקבל את התמורה עבור המוצר, העבודה או השירות בתום החודש שבו העבודה בוצעה, ולא רגע אחד אחר כך. תודה רבה. חבר הכנסת מוזס, ואחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, אני רוצה לברך את ראש הממשלה על ביטול המע"מ על פירות וירקות, וכפי שהוא אמר שהוא קשוב היה לרחשי לב הציבור בנושא הזה, אני מבקש ממנו שיהיה קשוב גם בנושא היטל ומס הבצורת, שפוגע במשפחות גדולות, ולא יעלה על הדעת שבאמבטיה אחת ישטפו 15 ילדים בלי להחליף את המים, כי חלילה יצטרכו לשלם את ההיטל ואת המס על הבצורת. וכפי שאתם זוכרים, גם בוטל נושא של 50 שקל אשפוז ליום, והיתה גזירה על עמותות שמנהלות מעל חצי מיליון שלא יקבלו יותר תקציב, ועוד כל מיני עזים שהכניסו וברוך השם התבטלו.

כל ההתנהלות הזאת, להכניס עזים ואחר כך להוציא, זו טרחה מדי גדולה. וכדאי שעה אחת קודם לבטל את כל נושא העזים הזה, שזה יישאר בגדר סיפור בלבד, כל הנושא של העזים, ולא הלכה למעשה.

תודה רבה. חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, חבר הכנסת גילאון. כותבת לקדימה שרה חכים מגבעת-שמואל: רבותי הנכבדים, אני יודעת שמה שאני עומדת לומר לכם, אף אחד מכם לא יאהב. לא ייתכן שבמצב הסוער בארצנו שליש מחברי הכנסת הם חברי ממשלה ועוד תשעה סגני שרים. האם אי-אפשר להסתפק בשר אחד על כל חמישה או שישה חברי כנסת? למה דווקא שלושה? ועכשיו אתם רוצים עוד עוזרים, כאילו ששני עוזרים לא מספיק לכם. ואת כל העלויות של אחזקתכם אתם מטילים על הציבור, אבל חלילה לא על העשירון העליון, אלא על השכבות החלשות. האם זה הצדק שלכם? חשבו על משכורות הענק שלכם, כשאתם עובדים כחמישה חודשים בשנה. למה לא תקצצו משכרכם 15%, ובהם תממנו את גחמותיכם ותורידו מאתנו, העם, את הגזירות שלכם? נתניהו צעק על אולמרט שממשלתו מנתה 23 שרים, ומה הוא עשה? הלוואי שהיה קם מישהו שהיה מסוגל להוציא את העם הזה לרחובות ולהוציא אותו מאדישותו.

תודה רבה לחבר הכנסת גדעון עזרא. חבר הכנסת גילאון, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. אדוני היושב-ראש, קודם כול אני רוצה להחמיא לקדימה על הרעיון המוצלח של גדעון עזרא,

להקריא כאן נאומים של אזרחים. גם אני מתכוון בשבוע הבא להצטרף לזה, אם יסכימו. אני רק רוצה לדבר ב-40 השניות שנותרו לי על המצוד הגדול, אדוני, שנערך בשבוע האחרון אחרי עובדים זרים, על משפחותיהם וילדיהם. אני רוצה להגיד לך, אדוני, שיש לי רעיון כזה: מה דעתך שאולי אנחנו נסגור לפתע את השמים ולא נכניס עוד עובדים זרים, שמאפשרים כאן קיומה של בורסה, של ספסרים ושל סרסורי כוח-אדם שמרוויחים הון עתק, ולתת אולי חנינה כללית לכל מי שנמצא בארץ עכשיו כעובד זר, ולראות מה באמת נדרש לנו מבחינת שוק העבודה,

כי בחסות החופשה, כפי שנאמר לי והאוזן המוזיקלית קצת שלי שמעה, כדי שלא יראו בטלוויזיה מראות של ילדים עם ילקוטים, על כיתותיהם ותנועות הנוער שלהם, מגרשים עכשיו גירוש המוני. אז במקום לגרש גירוש המוני של עובדים זרים, שיובאו לכאן לא בגלל התפיסה ההומניטרית שלנו אלא כאנשים עם רצון לשלשל לכיסיהם כסף, בוא נעצור רגע לשנה אחת את כל ייבוא העובדים הזרים ונראה מה יש בארץ ומה אנחנו צריכים,

יכול להיות שזה יפגע בכמה חברות לייבוא כוח-אדם, אבל נדמה לי שנהיה יותר מוסריים.

תודה רבה. חבר הכנסת בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי.

אתמול יושב-ראש הכנסת התבטא בכינוס שנערך כאן, שערביי ישראל אינם צריכים להתגייר או לשיר את "התקווה".

תודה על התיקון. יש שמצדיקים את הטענה הזאת. זה נכון, זה לא המנונם. הם טוענים גם שזה לא דגלם, ומכאן הם באים לטענה שהארץ הזאת היא לא ארצנו ואנחנו מהגרים בארצם. את זה לא אמר יושב-ראש הכנסת.

לא אתה אמרת, אבל אני אומר לאן הדברים האלה יכולים להוביל, כי האי-הזדהות עם הדגל וההמנון אין מאחוריה שום תמימות. יכול להיות שהם לא צריכים, אבל הם צריכים להיות נאמנים למדינה ולערכיה ולא להזדהות עם דגלים של מדינות אויבות ועם המנונים של מדינות שמבקשות את השמדת מדינת ישראל. ואני הייתי מציע, חכמים היזהרו בדבריכם. אני מציע שנשאל את המשיח שיבוא מי צדק יותר,

אני קורא לסדר את יושב-ראש הכנסת. אסור לו להעיר הערות

אבל אין לי הזדמנות אחרת. חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת גנאים. אדוני היושב-ראש, תודה. קשובים לציבור, אני רוצה להביא את דבריה של ג'ינה תייר, אם חד-הורית מצפת, נציגת האמהות החד-הוריות: לפני הבחירות אמר נתניהו שהוא השתנה, למד מהעבר. ביבי הבטיח להוריד מסים, הוא הבטיח לעזור לנשים ולאמהות חד-הוריות על מנת שיוכלו לחיות בכבוד. היום פתחתי את העיתון ולתדהמתי גיליתי שאת מוצרי היסוד הכי בסיסיים,

קרטון ביצים, שמנת חמוצה ואפילו את המים, ביבי החליט לייקר. זהו עונש. נתניהו החליט להעניש אותנו, ואני שואלת: כמה הממשלה הזאת, השמנה הזאת, וראש הממשלה הזאת יכולים להיות אטומים וללא רגישות חברתית? אני נקרעת לגזרים בכל חודש. הייתי בכנסת לפני יומיים, ראיתי את הציניות,

ראיתי איך נמצאים שם אנשים שמעולם לא ראו ולא חוו עוני וקושי, צוחקים ונשארים אדישים, למרות הזעקה האישית שלי. רציתי להוסיף לג'ינה: המע"מ על הפירות והירקות בוטל, אבל הקשיים והבעיות עוד מחכים לך.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חברת הכנסת זוארץ. אדוני היושב-ראש, אני מדבר על מחקר היסטורי, אבל מאוד רלוונטי ומאוד מציאותי. במחקר שעשה ד"ר בועז לב-טוב, מרצה במכללת בית-ברל, על הרגלי הבילוי והתרבות הפופולריים של יהודים בארץ-ישראל מהעלייה הראשונה, עולה כי התקיימו קשרים תרבותיים וחברתיים הדוקים בין העולים היהודים לבין הערבים בארץ. החוקר כותב: גיליתי שהיו קשרים הרבה יותר רחבים ומשמעותיים ממה שחשבנו. יהודים לא הרגישו מניעה לשבת בבתי-קפה ערביים. הוא גם כותב: היו כוחות חזקים מצד חלק מהנהגת היישוב שניסו ליצור הפרדה בין יהודים לערבים והיישוב המאורגן פחד מהחיים המשותפים בין היהודים לערבים. החוקר ממשיך, וזה החשוב בעיני: היהודים באו לכאן וגילו שהם לא בשממה. יש גם ערבים מתקדמים ודברים קורים מבחינה תרבותית ומבחינה פוליטית. זאת אומרת שכל התעמולה הציונית, שהארץ היתה ריקה מאנשים, מחיים תרבותיים ופוליטיים, ומחכה לחלוץ היהודי שימלא אותה בתרבות וקדמה, היא שקר אחד גדול. הארץ היתה שוקקת חיים פוליטיים ותרבותיים, והמפעל הציוני הרס חיים אלה והחריב אותם.

תודה לחבר הכנסת גנאים. חברת הכנסת זוארץ, ואחריה, חבר הכנסת אמסלם.

האמת היא שגם היום אנחנו רוצים לשבת, רק הפחד הורג אותנו. תודה, אדוני היושב-ראש. לא, לא. חבר הכנסת אמסלם, אתה אחרי חברת הכנסת זוארץ. סליחה. זריזים מקדימים, אבל לא עד כדי כך. בעקבות היוזמה הדמוקרטית של סיעת קדימה, אני מעלה את פנייתו של האזרח דב ברומר כלשונה: החלטתי להתריע מפני המחלה של הזמנים המודרניים שרובנו נעבור, הזיקנה. כמעט כל אחד מאתנו מכיר אדם שהיה איש עבודה,

פוליטיקאי, מורה, איש עסקים, בקיצור, אדם חופשי. לצערנו אחד מתוך שלושה בגילים 77 ומעלה יהיה זקוק לעזרת הזולת בפעולות הכי פשוטות של החיים היומיומיים: צחצוח שיניים, חפיפת ראש, לבוש, גילוח, נעילת נעליים, קימה. יתר שני-השלישים מהמבוגרים, שהתמזל מזלם ולא יהיו סיעודיים, ייפלו רובם, בעתיד הלא-רחוק, למעמסה כבדה על המשפחה, הילדים והמדינה. לקשישים אלה לא יתייחסו בחברה בכבוד ובהוקרה כמו כשהיו צעירים יותר.

אנו שומעים על האלימות הפיזית שהולכת וגוברת כלפיהם עם השנים. כיום 75% ממקבלי הסיעוד נמצאים בבית והוצאות הסיעוד מגיעות לסכומים גבוהים. על-פי החקיקה החדשה, אותן משפחות שמעסיקות עוזרים בבית ייאלצו להפוך למעסיקים, והעלויות יגדלו פי כמה וכמה.

חבר הכנסת אמסלם, בבקשה,

חבר הכנסת טיבייב. אדוני היושב-ראש, תודה. היום יום ט"ו בתמוז, יום פטירתו של אחד המיוחד מגדולי הדורות, גאון ומקובל, רבי חיים בן-עטר זצ"ל, מחבר הפירוש המונומנטלי "אור החיים" על התורה. בטרם שכתבו פה היסטוריה וקבעו עלייה ראשונה, שנייה וכו', כבר רבותינו ממזרח וממערב עלו לארץ-ישראל לחונן את עפרה. כך עשה גם הרב חיים בן-עטר לפני יותר מ-200 שנה. כך שחיבת-ציון היתה מאז ומעולם נחלת גדולי התורה של כל דור. היום עלו לקברו שבהר-הזיתים אלפים רבים. אשריהם גדולי ישראל שגם אחרי עשרות ומאות שנים יש מי שזוכר אותם ולומד תורתם ולא צריך לחפש 20 איש שיעלו לקברם. תודה רבה. חבר הכנסת

נעשה הפסקה קצרה לקבל את אורחינו מווייטנאם, ואחר כך נמשיך ככל הנדרש. כל מי שנרשם ידבר, אבל אנחנו צריכים לברך את החברים שלנו. שר הממשלה שהיה אמור להיות אתנו כאן הוא השר בן-אליעזר, ואנחנו מבררים מדוע הוא לא נמצא כאן. חבר הכנסת טיבייב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה. במסגרת יוזמה דמוקרטית של קדימה אני מתכבד לקרוא דברים של דני שניר: חברים נכבדים, אני רוצה לציין כי הסעיף בחוק ההסדרים הנוגע לחיוב תשלום מס נוסף על צריכת מים ביתית המונח בפניכם הוא חוק בלתי חוקי,

אנטי-חברתי ומנוגד לחלוטין לחוק זכויות האזרח, וכל ייעודו הוא להטיל מס ישיר נוסף על פלח צרכנים מצומצם,

חוק זה פוטר מתשלום מס את כל היישובים החקלאיים,

מוסדות השלטון, מוסדות החינוך,

מחנות צבאיים ועוד. כמו כן, מרבית היישובים הכפריים והעירוניים, הערביים וחלק מהסקטור היהודי אשר אינם גובים מסים ומים מתושביהם יהיו פטורים מהמס. אשר על כן, אני פונה אליכם וממליץ לפניכם, המכובדים, שליחינו בכנסת, שלא לאשר את חוק הבצורת.

תודה רבה לחבר הכנסת טיבייב. מייד נמשיך בדברים. חברי הכנסת הנכבדים, בהעדר ממשלה, אנחנו שמחים לארח היום

משלחת פרלמנטרית מווייטנאם. ברוכים הבאים לירושלים בירת ישראל ולכנסת, הלב הפועם של הדמוקרטיה הישראלית.

על אף המרחק הגיאוגרפי הרב בין ארצותינו וחרף השוני התרבותי, סימני ההיכר המשותפים לנו רבים. הישראלים והווייטנאמים הם נציגי עמים עתיקים שיש להם מסורת בת אלפי שנים. כמונו כאן בישראל, גם וייטנאם ידעה את טעמה המר והכואב של מלחמה. הפצעים טרם הגלידו, ואת כאב השכול נושאים רבים. בתקופת המלחמה הקשה שידעתם נמלטו מווייטנאם פליטים רבים. ביוזמת ראש הממשלה המנוח, מנחם בגין, קלטה ישראל קבוצת ניצולים שהגיעה על גבי ספינה רעועה,

חיים אתנו עד היום, חלקם גם חיילות וחיילים בצה"ל. העם הווייטנאמי העתיק הוא גם עם צעיר ותוסס, גאה בעצמאותו, שהושגה בדם לאחר דורות ארוכים של שעבוד וניצול. גם מדינת ישראל המחודשת הוקמה בידי עם, עם שעצמאותו אבדה לו לפני 2,000 שנה, אולם הגעגועים למולדתו והאמונה שיחזור אליה ויחדש בה את חייו הלאומיים לא פסקו מאז. מעולם לא ניתקנו את עצמנו ממורשת העבר הגדול והמפואר שלנו. אנחנו כמוכם משלבים את המורשת התרבותית של העבר עם ההווה ועם העתיד. פעם היתה עבורנו וייטנאם מדינה רחוקה שוכנת בקצה תבל. היום ישראלים רבים גילו את ארצכם היפה, התאהבו בנופיה ובאנשיה. הרשו לי להביע תקווה שנוכל להרחיב בעתיד את מערכת היחסים בין שני הפרלמנטים. בהזדמנות זו אני מודה לאגודת הידידות הבין-פרלמנטרית של הכנסת בראשותו של חברנו חבר הכנסת אלי אפללו, ונאחל לה הצלחה. לכם אני מאחל ביקור פורה ומהנה, ברוכים אתם בבואכם למדינת ישראל ולירושלים בירתה,

אני מבקש במסגרת נאומים בני דקה מחבר הכנסת אפללו לומר מלה למשלחת, ולאחר מכן, חבר הכנסת דיכטר. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, כיושב-ראש אגודת הידידות של ישראל-וייטנאם, אני מקבל בברכה את המשלחת הראשונה של הפרלמנט של וייטנאם בישראל. אני מאוד שמח שנפתחת שגרירות ישראל החדשה, יחד עם השגריר שנמצא פה,

ומחר השגריר יגיש את האמנה שלו. אני מאוד שמח לשמוע על זה, ומבקש לאחל לשגריר הנכנס הצלחה רבה בקידום הקשרים בין ישראל לווייטנאם. לישראל ולווייטנאם יש הרבה מהמשותף, שתי תרבויות עתיקות בנות אלפי שנים, אבל מדינות צעירות ומתקדמות מאוד. אני מקווה ומאמין שהקשר בין שתי המדינות רק ילך ויתחזק בשנים הקרובות. ברוכים הבאים לכנסת ישראל ולמדינת ישראל,Welcome . אפשר למחוא כפיים גם לחבר הכנסת אפללו. תודה רבה. חבר הכנסת דיכטר, אנחנו ממשיכים, ואחריו חבר הכנסת דנון. במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני מתכבד להיות לפה לאזרח מדינת ישראל ד"ר אברהם חולי, בנושא שיפור המצוינות הלאומית. פיליפ קרוסבי, הגורו של האיכות, אמר: האיכות היא חינם, מה שעולה כסף הוא האי-איכות. ב-2002 פיתח ד"ר אברהם חולי, בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

בשם "מדד המצוינות הלאומית ואיכות החיים בישראל כמדינה דמוקרטית". על-פי המדד הזה, מדינת ישראל שיפרה את מצוינותה הלאומית משנת 1984 עד 2007 כמעט ב-35%. אלא שאת עיקר השיפור היא ביצעה בין השנים 1993 ו-2000, ומאז, בשנים האחרונות, השיפור הוא מינורי ביותר. כמה המלצות ומסקנות היו לד"ר אברהם חולי, בין היתר הקמת משרד או מינוי שר למצוינות לאומית, והשר הקרוב ביותר לכך שנמצא היום בממשלה הוא השר הממונה על שיפור השירות הממשלתי לציבור, ואני מקווה שבאמת הוא ירים את הכפפה בנושא.

אדוני היושב-ראש, עוד שישה מדדים שד"ר אברהם חולי המליץ עליהם במחקרו הם מדד המצוינות הלאומית, הגינות בספורט, איכות השלטון, הצדק החברתי, הבטיחות בדרכים והמצוינות העירונית. על-פי זה נדע אם אנחנו משתפרים או חלילה נסוגים. אדוני היושב-ראש, אם אפשר הערה שלא בנאומי הדקה. אני חושב שלא לכבודה של הכנסת, לא לכבודו של היושב-ראש, שכמעט, ארבע או חמש פעמים במהלך הישיבה הזו,

נשמעה כמעט תחינה שיגיע לכאן שר מממשלת ישראל. אדוני היושב-ראש, אני חושב שמעבר לבושה והפגיעה בכבודה של הכנסת הזו, אני ממליץ שבהסתיים נאומי הדקה, אם לא יהיה כאן שר, אני ממליץ ליושב-ראש לנעול את הישיבה.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת דיכטר על עצותיו, שכן כפרלמנטר ותיק שידיו רב לו בעשייה הפרלמנטרית אני מקבל, כמובן, את עצותיו. אם לא היו נאומים בני דקה, לא היתה נפתחת הישיבה אם לא היה שר. אם לאחר מכן נדון בדבר ולא יהיה שר, יש לי רק קושי, כי פעמים רבות השרים מתייצבים כהרף עין, ואני מוכרח לומר שיש שיפור בהתייצבות, אבל יש כמה שרים

אם השר דיכטר היה פה, אין לי כל ספק שאם ב-16:00 היתה מתחילה התורנות שלו, הוא היה כאן כבר בדקה ל-16:00. כך גם השר בגין והשר ארדן. זו פשוט השאלה של יחסי הרשות המחוקקת והממשלה, ולא עניין פרטני של שר כזה או אחר. כדי לעשות סדר אפשר גם לבקש להדיח את היושב-ראש, 90 חברי כנסת, אין בעיה. בעיה קלה ביותר. וכדי שתבינו, תצטרכו 90 חברי כנסת. אתם ואחרים, תבינו.

אתה יודע מה, גם כשאין טענות, המובן מאליו טוב שייאמר מפעם לפעם.

שתדע שאנחנו מעדיפים לגייס 61 ולא 90. בזה אתה צודק. דרך אגב, בזה אתה צודק, כי אז, טוב, חבר הכנסת דנון, ואחריו, חבר הכנסת כבל. אדוני היושב-ראש, בעוד חודש נציין ארבע שנים לעקירת היהודים מגוש-קטיף וצפון השומרון. לצערי, הכנסת תהיה בפגרה ולא נוכל לציין יום זה בצורה מכובדת במליאה. אבל זעקת העקורים נשמעת כל יום,

שמענו גם בוועדה לזכויות הילד. ברשותך, אני רוצה להקריא שיר מהספר "שירת העקורים", של שירה רוזן: יום ועוד יום חודש ועוד חודש, והנה כמעט חלפה לה שנה.

טלטולים ואריזות. בראש עוברות התמונות, תמונות בהבזקים,

תקופה שנמשכת כבר כמעט שנה. תמונות עצובות, תמונות שברובן עוד מעלות דמעות. המאבק, הגירוש, האוטובוסים, ציר כיסופים, המבט האחרון, בית-המלון הקרווילה, ואז חלל ריק עם המון סימני שאלה. ובלב אצל כולנו תקווה, תקווה שהחלל הריק ייגמר בנחת ובשלווה. לא, זאת לא תהיה סתם עוד אגדה, שירה של שירה רוזן,

תודה רבה לחבר הכנסת דנון. חבר הכנסת כבל, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת חסון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

לא רחוק מכאן, זה כמה שבועות שובתים ראשי רשויות דרוזים וצ'רקסים. לצערי, למרות התחייבות של ראש הממשלה לתת מענה לבעיות שלהם בדרך זו או אחרת, טרם ניתן מענה.

הם לא איימו וביקשו לעלות ולחסום את כל מדינת ישראל, כפי שאיימו ראשי הרשויות היהודים. אבל אני מצפה, ואני אומר את זה מכל הלב, שהברית המתקיימת בינינו לבין הדרוזים והצ'רקסים לא תהיה ברית דמים, אלא ברית חיים. הגיע הזמן לסיים את הפרשה הזו.

תודה רבה לחבר הכנסת כבל. חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני מתכבד להקריא את מכתבו של הזמר אייל גולן: כנסת ישראל, בית- הנבחרים של מדינת ישראל, נבחרי העם שלנו.

שאמורים לייצג את העם ורצונותיו, לבקר את עבודת הממשלה, אליכם אני פונה היום ושואל: איך הגענו? איך הגענו למספר הבלתי נתפס הזה, 1,108 ימים שבהם יושב גלעד שליט בשבי ואיש אינו יודע מה גורלו ואיש אינו יודע מתי יחזור? 1,108 ימים יושב גלעד שליט בשבי, 1,108 ימים. ממשלה קמה, ממשלה נופלת ושוב קמה, ואתם ממשיכים להבטיח, מחמיצים שוב ושוב את ההזדמנות לעשות. קהים לכאב העצום, לפחד הנורא של אביבה, נועם ושאר בני המשפחה. קהים גם לפחד שלנו, הורים לילדים שיהפכו בבוא העת לחיילים, ועלולים למצוא עצמם מופקרים, כפי שהפקרתם את גלעד ומשפחתו. גלעד הוא אני, גלעד הוא אתם, גלעד הוא כל אחד מאתנו, ואם אתם אמורים לייצג את רצונו של העם, אז זהו רצוננו, לראות את גלעד שליט חי, נושם וקיים, פה, בארץ שלמענה יצא להילחם. מי ייתן שיחזור הביתה בריא ושלם, אמן. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, ואחריו, חברת הכנסת סולודקין. אדוני היושב-ראש, במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה,

מתכבד לקרוא את מכתבו של תדהר שמיר, שמציע לנו לקיים מבצע התרמה לילדים רעבים בישראל: חברי הכנסת הנכבדים, שמי תדהר שמיר, ואני בן המושב יסוד-המעלה שבגליל העליון, עולה לכיתה ו', ואני שומע בטלוויזיה וברדיו על מספר רב של ילדים רעבים, שלהוריהם אין אפשרות לרכוש מצרכי מזון בסיסיים, וזה מצער אותי מאוד. למדנו כי כל ישראל ערבים זה לזה, ולכן אני מציע לערוך מבצע של כל כיתות ו' במדינת ישראל, שקל מהלב,

המבצע יכלול את כל כיתות ו', שבמשך שבוע ימים בשעות אחר-הצהריים יתרימו את התושבים באזורי מגוריהם. אשמח להיעזר גם בהורי המתנדבים. התרומה תהיה שקל לכל משפחה. אני מציע להתחיל את המבצע בשבוע הראשון של תחילת הלימודים, וכולנו נרגיש שהתחלנו את השנה במעשה נדיב וטוב. אם תאשרו את המבצע, אפנה ל"ידיעות אחרונות" כדי שיחשפו את המבצע מעל דפי העיתונות. יש לנו כוח לשנות.

מהגליל העליון.

ובכן, חברת הכנסת סולודקין, ואחריה, חברת הכנסת אברהם-בלילא. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השרה, חברי הכנסת, במסגרת יוזמת מפלגתי קדימה, יש לי הכבוד לייצג את הנאום והדברים של יושב-ראש איגוד ניצולי השואה, מאיר שפי, ניצולי השואה מטרנסניסטריה. בנאום שלו הוא כותב שיש בארץ 300,000 ניצולי השואה, מתוכם 80,000 מתחת לקו העוני. הוא כותב שיש הרבה עמותות, ארגונים, משרדים ואנשים פרטיים שמטפלים בבעיות של ניצולי השואה. יש בנאום שלו הצעה שכדאי לחשוב עליה: לאור זאת, הצעתי היא להטיל על אחד משרי הממשלה, רצוי ללא תיק, להיות אחראי על נושא חשוב זה, ואשר תהיה לו אחריות כוללת לתיאום בין כל הגורמים השונים המוזכרים. הוא גם אומר שהוא רוצה שר ניצול השואה. היו לנו בממשלות הקודמות, ועכשיו יש הדור השני, ואני חושבת שאנחנו מוכנים לזה.

חברת הכנסת סולודקין, קיבלתי כמה מכתבים כאלה והעברתי אותם ליושבת-ראש ועדת העלייה והקליטה. ביקשתי שתזמין את נציגי האוצר ותבקש מהם פרטים מפורשים מדוע הכסף שהיה מיועד לאותם ניצולים עובר לרוחב הלוח לכל הניצולים. הדבר הזה מחייב בדיקה, ובדיקה יסודית, וביקשתי זאת מיושבת-ראש ועדת העלייה והקליטה, שכן אני פוחד מאוד שלוועדת הכספים לא יהיה זמן. לוועדת העלייה והקליטה,

לזמן את כל הנוגעים בדבר. אני בטוח שגם את חברה שם, ואני מציע לך לעקוב אחרי העניין הזה.

הואיל ואני מוותיקי ועדת העלייה והקליטה,

פשוט מצאתי לנכון להעיר זאת. גברתי חברת הכנסת אברהם-בלילא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך, חברי חברי הכנסת, במסגרת אותה יוזמה מבורכת, היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני אקריא את מכתבו של אלי גרוס מיום כינונה של הממשלה, שמבטא היטב את דעתם של רבים בעם. ואלי כותב כך: שנמאס לו מהבטחות ביבי שלא יעלו מסים, שנמאס לו מהעלאת המע"מ, שנמאס לו מהעלאת מחירי הדלק, שנמאס לו ממספר השרים והסגנים בממשלה הנוכחית, שנמאס לו שעל שקל שהוא מרוויח 60% הולכים למדינה, שנמאס לו לשמוע שהחלק העיקרי בתקציב הולך על ביטחון המדינה, שנמאס לו שהחינוך בבתי-הספר הולך ומידרדר, שנמאס לו שבגין קיצוץ שעות לימוד מפילים על ההורים מימון נוסף, שנמאס לו שהמשטרה לא נלחמת בפשיעה, שנמאס לו שבמדינה מקדמים בתפקידים בגלל קשרים ולא כישורים, שנמאס לו מהשחיתות שפשתה בכל פינה, שנמאס לו שהחרדים מכתיבים לנו את החיים, שנמאס לו מאדישות הציבור, שנמאס לו שהרשויות לא אוכפות את החוק, שנמאס לו שגם על מה שמגיע לו הוא צריך להיאבק, שנמאס לו, בקיצור, שהקומבינה נהפכה למטרה. ולמרות כל זאת, אדוני היושב-ראש, הוא נשאר אופטימי, כי אין לנו, אין לנו ארץ אחרת.

תודה רבה. חברי הכנסת, חבר הכנסת ביבי. הואיל והיא הזכירה את שמך.

המכתבים, רובם מופנים לכל ממשלות ישראל. אדוני, במסגרת היוזמה,

הם היו בממשלה שלוש וחצי שנים.

שהופנו לממשלה זו,

לא עשיתם כלום. חבר הכנסת אקוניס, אתה יושב-ראש ועדת הכלכלה, גברת בלילא, תסתכלי עלי. מסתבר שלא רק לו נמאס,

הוא לא היחיד שנמאס לו. חבר הכנסת, שמעתי ביקורת לא פשוטה מפיך היום, כמבקר לא קל של דברים שאתה חושב שאתה צריך לבקר. כך האנשים שהם קוראים את המכתבים,

אני שומע קנאה בפיו, הוא רוצה להיות באופוזיציה. שמתי לב. יש בעיה של שכחה. אי-אפשר לשנות, יש בעיה של זיכרון.

אלה אזרחים שחושבים כך. לא יעזור כלום, זה מה שהם חושבים עליך. הבעיה של שכחה היא בעיה קשה.

רק לפני ארבעה חודשים, 20 שניות לוויכוח קדימה עם גלעד ארדן. בבקשה.

עם אופיר אקוניס, סליחה. האם אדוני סיים? אתם גם סיימתם. יש מישהו שעוד רוצה לקרוא קריאת ביניים?

התשובה היא כן. התשובה היא כן. אולי אדוני יוציא אותו, כי הוא מפריע לי.

זו הפעם הראשונה שאנחנו לא אומרים את דעתנו בכלל, אף אחד כאן לא אומר את דעתו. לקחנו מה שאזרחים כתבו לנו וקראנו. אתה יודע, לפעמים אתה מקריא מכתב יום אחרי, והאינואנדו קצת שונה, אדוני היושב-ראש, הרי שלוש שנים גלעד, החייל שלנו, נמצא בשבי. אדוני היושב-ראש, למה בכל פעם שאני מגיע לפה מפריעים לי?

אולי יש לי איזה סימן. יש לי איזה משהו, רבותי. חבר הכנסת

חבר הכנסת אקוניס, אני מבקש. קודם כול, ראיתי קנאה בעיניו, שהוא רוצה להיות באופוזיציה. אז בוא תהיה, נו, מה הבעיה. תפסיק לצרוח. חבר הכנסת, רשות הדיבור נתונה לחבר הכנסת ביבי.

במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני מקריא מכתב של בחור בשם פלג מחיפה. אני אדבר על בסיס המכתב, כי אני לא רוצה להקריא אותו. הוא אומר שאשה אחת שאלה את ז'אן-ז'אק רוסו איך לחנך ילד. הוא אמר לה: בן כמה הילד?

בן שלושה ימים. אז הוא אמר: איחרת בשלושה ימים. זה ילמדנו שאנחנו חייבים להתחיל את החינוך מיום היוולדו של הילד. כי אחרת, מה קורה? קורה שאחר כך הוא מידרדר לחברת נוער עברייני ולפעילות עבריינית, לתוצאות לא טובות בבית-הספר, ואנחנו משיגים בדיוק את התוצאה הלא-טובה, כי אם היינו מחנכים אותו, משקיעים בו מיום היוולדו, היה הרבה יותר קל. ואז, אומר פלג, ואני מאוד מעריך, הוא נתן כמה אמרות פה, ורק אמרה אחת אני אומר.

ביידיש, אבל אני אתרגם בתרגום סימולטני לעברית, אני חזק מאוד ביידיש, אתה יודע מאיפה אני: זאת לא חוכמה לקנות סחורה ולהביא ילדים, החוכמה למכור סחורה ולחנך ילדים. וזה בסיס העניין. תודה רבה לחבר הכנסת ביבי. חבר הכנסת פלסנר, ואחריו, חבר הכנסת בוים, ואחריו, חבר הכנסת מגלי והבה, סגן יושב-ראש הכנסת, ויסיים, לפי בקשתו, חבר הכנסת עתניאל

אדוני היושב-ראש, במסגרת היוזמה של קדימה להשמעת קולות מן הציבור הרחב, אקרא ממכתבה של גברת סיגל כהן-אספיר, בת 45,

קודם כול, אומרת סיגל, יישר כוח על הרעיון. אני בת 45, ילידת ירושלים ומורה לחינוך גופני בבית-ספר תיכון זה 20 שנה. שירתתי בצה"ל כמ"כית וסיימתי תארים. אני אם גאה לשלושה ילדים. הבכור שבהם משרת ב-890, בצנחנים, ושני אחיו הצעירים עדיין לומדים. אני כותבת כי אכפת לי, כי אני אוהבת את המדינה שבה אני חיה ואליה אני שייכת. לצערי, מדינתי היקרה פושטת רגל. היא הופכת להיות ארץ אוכלת יושביה. אין לי, האזרח הפשוט, הנאמן, האוהב, שום נחת או גאווה במי שכביכול מייצג אותי בכנסת. כל כך הרבה פעמים רציתי לשבת שם במחיצתכם ולומר: די.

יש דברים כל כך הרבה יותר חשובים מלקבוע עוד משרד לעוד עוזר שר, עוד לשכה לשרים לשעבר. יש אנשים שחיים פה במדינה ולא מוגנים על- ידי קירות הכנסת,

לא מרופדים בשום בונוסים, הטבות או מענקים ומתנות. אנחנו המדינה. אתם אמורים לייצג אותנו.

אני מבקש לומר לכל הציבור הצופה בנו שהיוזמה היא באמת ברוכה, אבל שישלחו מכתבים שניתן להקריא אותם במשך דקה. חבר הכנסת בוים, בבקשה.

חבר הכנסת מגלי והבה, ואחרון הדוברים הוא חבר הכנסת עתניאל שנלר. אדוני היושב-ראש, במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני מתכבד לקרוא את מכתבו של תום עדי, תלמיד כיתה י"ב מכרמיאל שבגליל, דברים בשם כותבם: אני מבקש שלא יפריטו לי את המדינה. הרפורמה החדשה במינהל מקרקעי ישראל שהממשלה מנסה להוציא לפועל, שבה יהיה אפשר לקנות שטחים במדינת ישראל במקום להחכיר אותם ל-99 שנים או לכל זמן מוגבל אחר, היא מסוכנת לעם ישראל הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה חברתית. הרי זה ברור ומובן כי רק האנשים בעלי האמצעים בארץ יוכלו לרכוש את האדמות, והם ייצרו מונופול שבו הם יוכלו לסחור בקרקעות בישראל, שלא לדבר על האפשרות שגורמים עוינים ינצלו את המצב. אני מבקש בכל לשון של בקשה, ואני מייצג נערים ונערות בני גילי אשר עומדים להתגייס ולתת את כל חייהם למען מדינתנו: אל תפריטו לנו את המדינה. תנו גם לנו סיכוי, גם למי שאינו מסוגל לרכוש אדמות, גם למי שלא הגיע ממשפחה עשירה ומיוחסת. תנו לנו את ההזדמנות לבנות בית יהודי ישראלי במדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה. אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת עתניאל שנלר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, במסגרת היוזמה הדמוקרטית של קדימה, אני מתכבד לקרוא את מכתבו של תום דוד, בן 22 מחיפה. הוא אומר: המתנה היקרה ביותר שנוכל להעניק למדינה היא חינוך הנוער שלה. אין אני בא לבקר או לשפוט את החברה והנוער הישראלי. במדינתנו הקטנה יש ילדים הנאלצים לעזוב את בית-הספר ולפרנס את משפחתם, יש ילדים אשר לא שמעו מעולם על דוד בן-גוריון, יצחק רבין, ביאליק, הרמב"ם, ולא ביקרו בארץ. במדינתנו שלנו יש פערים, פערים עצומים בין נוער המקבל ויודע לתת, נוער אשר תורם לקהילה,

מקים, בונה, נוער אשר מחנך נוער בתנועת "הצופים" ובתנועות האחרות, ומנגד ישנו נוער אחר, נוער אלים,

לא מלומד, לא מתגייס, חסר ערכים. בחברתנו שלנו היקף הנוער המשתייך לקבוצה זו גדל וגדל.

אין אני חושב שלכם הכוח לשנות עולם.

בעצם אתם, 120 האנשים הנבחרים, 120 האנשים המשפיעים ביותר בחברתנו, בידינו הכוח לשנות, לתקן ולתת אלטרנטיבה לאנשים שמציאות חייהם הקשה הובילה אותם לדרך קלוקלת. אדוני היושב-ראש, המשפט האחרון: זכרו כי הדרך בונה את האדם והאדם בונה את הדרך.

תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת עתניאל שנלר, בבקשה. נדמה לי שהיום היתה השתתפות שיא של כל הזמנים בנאומים בני דקה, 36 איש. מקום תחת השמש, מכתבו של הרב יואל בן-נון, המזוהה עם הבית היהודי: אדמות העם היהודי בארץ-ישראל, שנקנו בדמים,

הן היסוד שעליו נבנה הבית הלאומי היהודי ועל גביו נבנתה מדינת ישראל. האבות המייסדים של מפעל הציונות קיבלו עקרון ברזל מתורת ישראל, מחוקת היובל, שאסור לאפשר מסחר חופשי באדמות ארץ-ישראל, כי הארץ שייכת באמת לבורא עולם, ואין לשום אדם, יהודי ושאינו יהודי, גם אם הוא בעל נכסים וחברות הנסחרות בבורסה והונו מניע את גלגלי המשק, לרכז תחת ידו קרקעות ובתים של האומה כולה. האבות המייסדים למדו פרק חשוב ביותר מן ההיסטוריה היהודית, כי חורבן הבית מיוחס במקורותינו, בין השאר, להפרה בוטה וקשה של עקרונות היובל. שנות גלות בבל אחרי חורבן הבית הראשון נספרו לפי שנות השמיטה ושנות היובל שלא קוימו, מפני שמחזיקי האדמות לא נתנו להחזירן ליהודים שישבו עליהן לפנים כחוכרים. אדוני ראש הממשלה, פונה הרב בן-נון, אנחנו ובני הדור שלנו, דור שלישי למלחמת הקיום של עם ישראל למען יהיה לו "מקום תחת השמש" אל מול עיניהם של צעירי הדור הרביעי, אתה מוביל מהלך שיביא אומנם לפריחה כלכלית בטווח הקצר עקב הפיכת הקרקע הלאומית למשאב מסחרי,

אך בטווח ארוך הוא מסכן את כל המפעל הציוני ואת ה"מקום תחת השמש" שאני ואתה נלחמנו עליו מכוחם ומרוחם של האבות המייסדים.

מסיים הרב בן-נון ואומר: אדוני ראש הממשלה, דווקא לאחרונה אתה מוכיח שאתה מקשיב, שומע את הקולות ונזהר ממהלכים שאין עליהם הסכמה לאומית רחבה. חזור נא בך מרעיון כה מסוכן לכל מה שבנינו בארץ הזאת. אם לא תישמר האדמה בידי העם היהודי, לא תועיל הכרה מצד אויבינו במדינה יהודית גם אם תינתן. ראוי שננחיל לדור הבא מקום שייקרא ונוכל להתברך בו, מקום תחת השמש.

תודה לך, אבל אתה ניצלת את זמנם של שלושה חברי כנסת. חלף ביעף. הואיל והיית אחרון הדוברים, לא חסמתי אותך. אני מאוד מודה לכל המשתתפים בנאומים בני הדקה שהיו היום. אני בהחלט חושב שהיוזמה להביא נאומים או הערות של אזרחים היא דבר חשוב, ואולי צריך אפילו למסד אותו לא רק בנאומים בני דקה. תהיו ברוכים. תבואי על הברכה, יושבת-ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, שעד כמה שהבנתי, זו יוזמתך, יוזמה ברוכה וחשובה. רבותי, השרה שאינה השרה התורנית באה להציג את החוק מטעמה. אני עדיין מוחה בשם הכנסת על כך שהשר שהיה צריך להיות כאן אינו נמצא כאן, והדבר אינו מתקבל על דעתנו. השר בנימין בן-אליעזר היה צריך להיות כאן, ואף-על-פי שבמשך השנים כנראה ביום שלישי הוא עסוק בעניינים אחרים, הוא צריך להתרגל שבימים אלה הוא צריך, כאשר הוא נבחר להיות תורן, להיות בכנסת. אני מזמין את כבוד שרת התרבות, השרה לימור לבנת, להציג לקריאה ראשונה את הצעת חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון), הבאה להעניק לקולנוע סכום קבוע, שכן חוק הקולנוע, אשר חוקק בזמנו ב-1996 כאשר השרה היתה שרת התקשורת, קבע שחלק מהתמלוגים יהיה המקור למימון הקולנוע ככסף צבוע. אבל בהחלט, אם מקובל על כולם, אז הדבר גם חשוב. כבוד השרה, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אם זיכרוני לא מטעה אותי, אתה היית מהיוזמים הראשיים של חוק הקולנוע.

אבל הואיל ואת היית בממשלה, לך היה חלק גדול, ואף-על-פי שהממשלה התנגדה החוק עבר. הממשלה התנגדה, נכון.

רק את הסכמת, והממשלה התנגדה. נכון, אבל לך היה חלק גדול מאוד. נדמה לי שהיית היוזם של חוק הקולנוע והרוח החיה, יחד עם חבר הכנסת דדי צוקר וראש העיר של חיפה דהיום,

זכרתי שהיית הרוח החיה מאחורי החוק. ויורי שטרן כמובן. ויורי שטרן, זיכרונו לברכה. נכון. אדוני היושב-ראש, אני מתכבדת להביא לקריאה ראשונה את הצעת חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט 2009. למעשה, מדובר בתיקון סעיף 1, שנועד לדחות את תחולת החוק ל-31 בדצמבר 2013, כ"ח בטבת התשע"ד, במקום תחילת החוק ביום ה' בטבת תשס"ט, 1 בינואר 2009. כל זה למעשה נועד, או כל זה נובע מכך שהגענו להסכמה, או הגיעו להסכמה על תקציב רב-שנתי, שנועד להחליף,

אלא להחליף את הצורך בחוק הקולנוע כפי שהוא נקבע כרגע.

ההסכמות האלה, אני רוצה להבהיר על מה מדובר כאן. היה הסכם שנחתם עם משרד האוצר ל-2004 2008, ונתן לתעשיית הקולנוע שקט תעשייתי ואופק תכנוני. לאחר מכן הוחלט במשרד התרבות ובמועצת הקולנוע, יחד עם היוצרים בקולנוע, לחתום על הסכם חדש לשנים 2009 2013, שעומד כיום על 67 מיליון שקלים בשנה. ההסכם הזה יסייע,

תראה, אם אפשר עוד שנייה. אני רק אסיים את המשפט. אני מוכנה לענות על זה. ההסכם הזה יסייע למועצת הקולנוע, החוק הזה הוגש על-ידי ממשלת אולמרט. כן, ממשלת קדימה.

ברור, כשהם באים לאופוזיציה, ישר רוצים לתקן. בשביל זה נבחרנו.

ההסכם הזה יסייע למועצת הקולנוע לפעול לקידום,

גם בלי קשר למה שאמר היושב-ראש כרגע, גם בלי קשר למה שאמר היושב-ראש, אני חושבת שזה דבר נכון וטוב. אבל אני מייד אולי אסביר את זה. זו תשובה נכונה, אבל מעבר לזה אני חושבת שזה נכון וטוב. ההסכם הזה יסייע לתעשיית הקולנוע לפעול לקידום היצירה הקולנועית וליזום פרויקטים ואירועים שמקדמים את תעשיית הסרטים הישראליים ומפרים אותה. וזה באמת תוך שקט תעשייתי ושלוות הנפש, שמסייעת ליצור. במהלך שמונה השנים מאז חוקק חוק הקולנוע הושקעו 350 מיליון שקל בהפקת סרטים בתחומים העלילתיים, דרמה ותעודה, השקעה שהניבה הפקה של כ-180 סרטי עלילה ו-250 סרטי תעודה. ההשקעה הזאת הצליחה למנף במהלך השנים השקעה נוספת ממקורות אחרים, בסך של עוד כ-680 מיליון שקלים. במהלך השנים הללו אני מדברת על שמונה השנים הללו, ההשקעות הללו יצרו כמיליון ימי עבודה בכל רחבי הארץ לבמאים,

תסריטאים, שחקנים, ניצבים, צוותים טכניים, תפאורנים,

מוזיקאים, אנשי הפקה. בשנת 2008 מועצת הקולנוע תמכה ב-30 גופים בתחום הקולנוע. למי שממש יתעניין, יש לי כאן החלוקה התקציבית גם לצורך העניין הזה. אני חושבת שהקולנוע הישראלי זינק והפך לשם דבר של איכות בעולם כולו.

מתחילת שנות האלפיים הוא פשוט עצום. אין לו אח ורע בשום תחום אחר. וכל זה באמת מאז יושם אותו חוק קולנוע. הקולנוע הפך גם לשגריר של תרבות שמייצגת את ישראל בפסטיבלים הכי גדולים בעולם, ועשה לו, כפי שאמרתי, שם דבר. סרטים ישראליים הוזמנו להשתתף בלמעלה מ-200 פסטיבלים ברחבי העולם. הם זכו בלמעלה מ-100 פרסים בין-לאומיים,

בכל אחד מפסטיבלי הסרטים הבין-לאומיים והחשובים הללו עם ייצוג מכובד, ובהם: "אור", "ולקחת לך אשה", "אביבה אהובתי", "ללכת על המים", "סוף העולם שמאלה",

"ביקור התזמורת", וכמובן הסרט "בופור", שייצג את ישראל לאחר 23 שנים בטקס האוסקר האמריקני בקטגוריה של הסרט הזר, ועוד כהנה וכהנה. אני חושבת שעם התוצאה הזאת אין עוד צורך להרחיב ולומר. על-פי החוק, כמה היה אמור להיות מוקצה? על-פי חוק הקולנוע, לא לפי, היום היה פחות. אני מעריכה שפחות, אבל בוודאי לא יותר. בוודאי לא יותר. קשה לי להגיד ולהעריך ברגע זה במדויק. אבל אני רק יכולה לומר כך,

תמיד היתה התנגדות של האוצר, ועל כן גם המדינה בשעתו התנגדה להקצות בחוק סכום כסף מוגדר, לצבוע אותו, שייצבע למטרה ספציפית. נדמה לי שזה חסר תקדים, או אולי יש חוק אחד או שניים, אני לא יכולה לזכור ברגע זה במדויק, אבל בדרך כלל זה לא קיים בחקיקה שקובעים סכום מסוים בחוק שיוקצה למטרה כלשהי, תהיה טובה ככל שתהיה.

בשעתו היתה התנגדות מאוד דרמטית של האוצר לעניין הזה. על אף זה, חוק הקולנוע עבר בשעתו עם סכום, אני לא זוכרת אם זה נמצא אצלי כאן עכשיו או לא. מכל מקום, ההחלפה שנעשתה, ההסכמה שהגענו אליה בשעתו, רגע, מה שכתוב בחוק המקורי הוא כך: במסגרת תחום התרבות יוקצה לתקציב הקולנוע סכום השווה לצירוף שניים אלה: 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה לפי סעיף 100 לחוק הרשות השנייה, 50% מסכום התמלוגים לפי סעיפים 6לו(ב) וכך וכך, לחוק הבזק. היתה ירידה מתמדת בהכנסת הגופים המשדרים ובשיעור התמלוגים שהם מחויבים. זה היה מהכבלים. חוק הבזק זה מהכבלים.

זאת אומרת,

תראה, קשה מאוד להגיד כרגע במדויק, כי אני לא יכולה לעשות את התחשיב. אני יכול לעזור לך.

אני, אבל, זוכר אותם. חבר הכנסת פלסנר, חבר הכנסת פלסנר, שאלת שאלה. אולי אתה רוצה לשמוע תשובה.

צבוע למרות התנגדות האוצר, שלא נתן את הסכומים המתאימים,

והתעקש על עמידה של כ-20 מיליון שקל בשנה. ואז, הכנסת ברוב מוחלט של חבריה, רוב עצום היה. 70 חברי כנסת נכחו באולם, ו-70 הצביעו בעד החוק. ואז אנחנו צבענו את כל התמלוגים המתקבלים. חבר הכנסת כבל, זוכר, היה כאן, וגם היה אחד מהתומכים כשר בנושאים האלה, אחר כך, לאחר ימים. ואני מוכרח לומר שאז היה הבדל אדיר ועצום. כמובן, מייד הממשלה באה ודיברה על לב היוצרים שהם יסכימו על סכום מוגדר, והיוצרים משום מה הסכימו, וכך החוק המקורי עדיין מדבר על כסף שהוא מחצית מהתמלוגים. 50% מהתמלוגים. אבל היוצרים שמחו על אותם סכומים. דרך אגב,

כאשר הולכים ופוחתים הסכומים המתקבלים,

כתוצאה מתמלוגים, 46 מיליון זה בערך סכום אקוויוולנטי.

הסכום הזה התקבל על דעת מה שנקרא תעשיית הקולנוע, שהיא כולה תעשייה ערכית,

אנחנו מדברים היום על 67 מיליון, אדוני היושב-ראש. זה סכום גבוה מאוד.

זה דבר בהחלט, בהסכם הקודם, אדוני היושב-ראש, בין 2004 ל-2008 היה מדובר על 58 מיליון. כרגע זה 67 מיליון, כך שזה עלה גם בהסכם השני. ואני חושבת שהסכום הזה הוא סכום שהוא לא רק מכובד ומשמעותי, אלא כפי שאמרתי קודם, הפריחה שחלה כתוצאה מזה למעשה מעידה על הדברים.

אף פעם זה לא מספיק, ותמיד אפשר לצפות ליותר ולבקש יותר ולדרוש יותר וכו'. אבל הוא בהחלט, הוא גם ממונף. הוא ממונף, כי יש קופרודוקציות, וזה באמת, כמובן. תודה רבה לשרה על ההצגה.

נדמה לי שאין מחלוקת כאן בבית על הנושא של העזרה לקולנוע. אני מקווה שגם הקואליציה תתייצב לתמוך בחוק זה. אף שהוא מקובל על כולם, זה מתפקידו של כל חבר כנסת לבוא ולתמוך בדבר שהוא לא רק תעשייתי,

אני מודה לשרה. אני גם אזמין את סגנית יושב-ראש הכנסת רוחמה אברהם להחליף אותי. הדובר הראשון הוא חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח. חבר הכנסת חיים אורון, שדרך אגב, ביקש להסיר מסדר-היום היום את נושא הבנייה בהתנחלויות, מהטעם שהוא נמצא בוועדת הכספים, ואכן נושא זה מוסר מסדר-היום. אני מזמין את ראשון הדוברים,

את חבר הכנסת אופיר פינס-פז. כל מי שרוצה להירשם,

הכנסת חסון.

חבר הכנסת פינס-פז, האם אתה מוותר? בוא, עלה ודבר. התסריט הסתיים. גם כך אנחנו חיים בסרט עם הממשלה הזאת,

תקציב כזה נמוך לסרט כזה יקר? לרשותך עומדות שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה.

חבר הכנסת חסון, שבתמורה לתמיכת קדימה בהצעת החוק, שרת התרבות תהיה מוכנה להפיק לכם סרט על 100 ימים לממשלת נתניהו. אגב, העלויות לא גדולות, העלויות לא תהיינה גדולות. אתה תהיה שם שחקן ראשי, אופיר? לא נראה לי.

גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה,

אני מברך אותך על זה שהבאת את הצעת החוק. אני בהחלט חושב שתעשיית הקולנוע זקוקה ליציבות, ויציבות אפשר לייצר באמצעות תקציב רב-שנתי.

זה הדבר המשמעותי שעומד לזכותה של התעשייה הזאת,

שהם ידעו מה קורה אתם בחמש השנים הקרובות. העובדה שגם התקציב בעצם במושגים נומינליים עלה, אבל במושגים ריאליים לא קוצץ, גם זה דבר חשוב. אבל אני אומר לך, ממה שאני שומע מהתעשייה הזאת, אני לא מי-יודע-מה קשור אליה, מה שאני שומע זה שיש שם מחסור בכסף בזמן האחרון. אני לא יודע למה זה נוצר, בקרנות, צריך לבדוק את זה, באופן יחסי למה שהיה בשנים קודמות. אני לא יודע איך זה נוצר, לא נכנסתי בעובי הקורה, כי הסכומים לכאורה לא השתנו, אבל יש שם כנראה איזו בעיה שצריך להידרש אליה. בסופו של דבר, אין ספק שתעשיית הקולנוע מסבה לכולנו גאווה גדולה. היא היום אחת השגרירות הכי מעולות שיש למדינת ישראל בכל העולם. תעשיית הקולנוע באמת עושה נפלאות, קודם כול ברמה האמנותית, היצירתית, התרבותית, האיכותית ביותר, מתחרה היום בכל פסטיבל בעולם, ובצורה באמת מעוררת השתאות וגאווה, והעובדה שהפוליטיקה הרחיקה את עצמה מהקולנוע זה דבר עצום. גם הצנזורה כבר לא צנזורה, ואנחנו יודעים ליהנות גם מסרט שאנחנו לא מסכימים לו, דבר גדול. כן, ולא מתערבים, ומבינים שיש פה איזה מסר,

לא, לא, מכל הצדדים, מכל הצדדים. אבל גם זה שאתה יודע קצת לוותר וליהנות מסרט טוב שאתה לא מסכים לו, גם זה דבר גדול, דבר חשוב. אז אני חושב שכולנו התבגרנו מבחינה זו, ואין לי אלא לומר לך, גברתי השרה, ובאמצעותך להעביר את המסר לתעשייה כולה, שימשיכו כך ושיעשו חיל, ושנמשיך ליהנות מהם, ואני כמובן אתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר פינס-פז. הבא בתור, חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק חשוב, חשוב מאוד. נושא התרבות, לצערי, בשנים האחרונות, אילולא חבורה של חברי כנסת כאן מכל סיעות הבית בקדנציות קודמות, שנאבקו ונלחמו, היינו מוצאים את הקולנוע הישראלי במצב של התרסקות טוטלית. ולשמחתי, ההתערבות של בית-המחוקקים, וכולנו זוכרים, ואמר את זה יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין לפני כמה דקות, היתה התערבות מסיבית של חברי הכנסת מכל סיעות הבית, ואני חושב שבמידה רבה זה עזר להציל את הקולנוע הישראלי, שכפי שאמר חבר הכנסת פינס, באמת נותן לנו גאווה גדולה. פשוט כיף היום ללכת לראות סרט ישראלי. אם בעבר היית מוצא את עצמך מתחמק מללכת לראות סרט ישראלי, היום אני יכול לומר לכם, כחובב קולנוע מושבע, שאני חסיד גדול של הקולנוע הישראלי. גברתי השרה, אני ראיתי את הסכומים. אני חושב שצריך שהכנסת תדע להתאחד ולהגדיל את התקציב. 60 מיליון זה תקציב בסדר, אבל לא יותר, 67

את צודקת, בסכום הזה כל שקל חשוב. 67 מיליון, וראוי שהתקציב יהיה אחר, הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. זה חיסכון של מיליונים מקופת המדינה להסברה ולכל מיני פעולות אחרות.

סגנית היושבת-ראש.

תקציב התרבות צריך להגדיל, לא רק את תקציב הקולנוע. בוודאי, אני מסכים אתך. אני מסכים שאת כל תקציב התרבות בוודאי צריך להעלות. מבחינתנו, אנחנו מדברים על חוק הקולנוע. תבואי וננהל קרב, אנחנו נשמח לעשות משבר סביב העניין האמיתי והחשוב הזה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אפשר לסגור שם את הדלת בבקשה? תודה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני חושב שיש חובה מוסרית לעמוד כאן ולהזכיר,

רשמתי לפני.

אני מרגיש חובה, גברתי היושבת-ראש, להזכיר שאת חוק הקולנוע יזם וחוקק חבר הכנסת יורי שטרן, זיכרונו לברכה, בכנסת החמש-עשרה. גם בוועדת החינוך והתרבות וגם כשהאוצר ניסה והצליח לבטל בחוק ההסדרים את חוק הקולנוע, דאגנו לבטל את חוק ההסדרים שבוע אחרי חקיקתו ובתוך שבוע ימים להעביר חוק בשלוש קריאות כדי להחזיר את חוק הקולנוע.

אני רואה את חוק הקולנוע כדגם חקיקתי, שרת התרבות, שיכול להוות דוגמה, אפשר שקט שם? סליחה. חברת הכנסת דליה איציק. סליחה. חבר הכנסת אדרי.

שומעים. תודה. בבקשה. ולכן אני אומר: זו דוגמה טובה, וככל שמשרד האוצר נאבק ברציונל של החוק הזה, לשלול ממנו את הגמישות התקציבית ולאפשר למחוקק לקבוע במישרין מה יהיה תקציב נושא של תעשייה, הוא דבר נכון. בסוגריים אומר לך, גברתי השרה, כיוזם את החוק של המכינות הקדם-צבאיות, וגם שם יש תקדים שהחוק נקב בסכום, בשורה טובה, שאחרי שהשלמנו את הדיון על חוק ספורט, אישרנו בין השעה 14:00 ל-16:00 את התקנות של חוק המכינות הקדם-צבאיות.

סיימנו היום בשעה טובה ומוצלחת, ואני מקווה שיגמרו את הניסוח בתוך כמה ימים, וגם הן יפורסמו. זאת עוד דוגמה. ולכן, אני חושב שצריך להמשיך בזה גם בנושאי תרבות אחרים ובנושאים שהם רגישים בחברה הישראלית. אני סבור שחשוב לציין שרק בזכות החוק הזה התעשייה של הקולנוע עברה מהפך. מתעשייה מסכנה, מתעשייה ענייה, היא הפכה להיות תעשייה שיכולה להתחרות עם מדינות רבות מאוד בעולם. אפשר יותר. אפשר יותר.

עם זה, אני מרגיש ממש חובה לומר, שעם זה שיש חופש היצירה וחופש התרבות וחופש הדיבור, צריך לומר שרבים מהסרטים הישראליים הם סרטים ראויים, מראים את פניה היפות של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, אבל לצערי יש גם כמה תפוחים רקובים שבשימוש בכספי המדינה משמיצים את המדינה, גורמים נזק למדינה, וצריך לבדוק במהלך הדרך איך באמת תקציב שמוקדש כולו לתרבות הישראלית, אכן ישרת את התרבות הישראלית. אני בהחלט מקבל שהחוק יעבור אלינו, ואנחנו נשתדל להשלים את שלוש הקריאות עוד לפני תום המושב הנוכחי.

תודה רבה, חבר הכנסת זבולון אורלב. אנחנו עוברים להצבעה. חברי חברי הכנסת, הצבעה, בבקשה. תשיגו עוד 100 מיליון. למה, האופוזיציה צריכה לנהל את הקואליציה? ההצעה להעביר את

ובכן, שישה הצביעו בעד, 13 מתנגדים, שני נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעת החוק לא עברה. עכשיו תשימו לב שאין חברי כנסת של הקואליציה. חבר הכנסת יואל חסון. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר חלוקת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס”ט 2009. ימסור את ההחלטה יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה. מייד לאחר מכן תהיה הצבעה.

טוב, עשיתם היסטוריה. פעם ראשונה בממשלה הזאת שעשיתם משהו. לפחות מבחינתי זה קצת מועיל. הגיע הזמן שיעשו סדר עם סדרי העדיפויות

תודה רבה לך, אדוני יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה. הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר חלוקת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין שר, אין שר במליאה. הייתכן? כיצד? איפה השרים של הממשלה הזאת? אדוני, האם להמשיך את הישיבה לאור העובדה שאין שר? מה שתגיד, או שאתה לא מגביל אותי בזמן. האם זה מצביע על העובדה, שאין שר במליאה, זה אין ממשלה בישראל? רק 100 ימים עברו, לא יותר. 100 ימים. חברי חברי הכנסת, אתמול בחדשות, בערוץ-2, תיארה רינה מצליח את ראש הממשלה ואמרה: הוא מדבר במבוכה של מי שעשה תפנית של 180 מעלות. לא ברור מה השתנה ב-60 הימים האחרונים שהפך את ההחלטה להטיל מע"מ על הפירות והירקות. ודאי ששום דבר בתחום הכלכלה. היום בבוקר חנן קריסטל אמר על ראש הממשלה שכל השמות שבהם קרא אריאל שרון לבנימין נתניהו מצדיקים את עצמם מיום ליום. הוא מוכיח שהוא אכן לחיץ, מזגזג וחסר עמוד שדרה. שמעתי שראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה האחרונה שלא נתנו לו מאה ימי חסד. אז ממשלה יקרה, שהיא בוחרת, כמובן, שלא לכבד את הכנסת: חסד מקבל מי שעושה חסד. האם חושב ראש הממשלה שמע"מ על הפירות, שאותו רצה להטיל לפני שהתקפל, זהו חסד למען השכבות החלשות? האם העלאת המסים היא חסד לציבור בישראל, או שאולי ראש הממשלה חושב שביזוי ושחיקת מעמדה של הכנסת מהווים איזה חסד לדמוקרטיה בישראל? על מה הממשלה הזאת רוצה, חברי חברי כנסת, ימי חסד? על מה היא רוצה שניתן לה

אולי, חבר הכנסת איתן כבל, אולי על אותם חסדים שראש הממשלה עשה עם כל השרים וסגני השרים, שהוא סידר להם ג'ובים ולכל האנשים שלהם ג'ובים, באמת הוא עשה אתם חסד גדול,

הם לא מוצאים את זמנם, או, הגיע השר המקשר, ברוך בואך. אז אם קדימה מבקרת את ראש הממשלה,

זה תפקידה של האופוזיציה. היום שמענו רעיון חדש, וכדאי שתפנים אותו, השר גלעד ארדן. חבר הכנסת אופיר אקוניס הציע להתקין בתקנון

להביע אי-אמון באופוזיציה.

עד כמה אתם חושבים שברוב הזה שיש לכם אתם תוכלו גם לסתום את הפיות של כולנו? כל אמצעי התקשורת, מהדורות החדשות מלאות בפרשנים שמבקרים השכם והערב את תפקודו של ראש הממשלה ב-100 הימים האלה. כלומר, אם הוא לא היה מבטל הייתם מברכים? אני קראתי לו מלכתחילה לבטל. היתה חכמה אחת בסיעה שלכם, מירי רגב, שבעברית צחה אומרים שהיא קטפה הרבה קופונים לאור אתמול, כי נתניהו נלחץ ממנה.

נלחץ ממנה. אני מעריכה מאוד את חברת הכנסת, ואני חושבת שהיא עשתה מהלך מדהים. אז לא רק התקשורת, גם הציבור מבקר אותו. לא סתם נתניהו קיבל על תפקודו ב-100 הימים ציון של מספיק בקושי. 100 ימים, מספיק בקושי. נתניהו עושה צחוק

שלא לדבר על ציטוט שקראתי היום בעיתון "הארץ". תיארו את שר האוצר כסנצ'ו פנצ'ו, שהופך את המשרד החשוב ביותר בעת הזאת שבה מדינת ישראל והעולם כולו נמצאים במשבר כלכלי, הוא הופך את המשרד הזה ללא רלוונטי. אין לממשלה הזאת כל אג'נדה להתנוסס בה, בוודאי לא בתחום הכלכלי. המציאות חזקה מכל דבר אחר. לחץ קואליציוני קטן, והנה מתהפכים ומזגזגים. המציאות הזאת של מי שלוחץ, מקבל, היא שמכתיבה את מהלכיו של ראש הממשלה. במסע הבחירות ראש הממשלה הפריח ססמאות והבטחות. בטענה לניצחון הדרך, ניצחון הגוש, הוא הרכיב ממשלה, ומרגע השבעתה של אותה ממשלה מנופחת הוא זרק את כל המצע שעליו הוא נבחר לפח ההיסטוריה. וזה, חברי חברי הכנסת, פחות מ-100 ימים. אני חושבת שזה שיא. 100 ימים שהם אולי כמו שבע שנים רעות וקשות. אתם זוכרים את הרפורמה שהיתה במס? נדמה לי שהיא היתה סימן ההיכר של הממשלה הזאת. היא נדחית שלב אחר שלב ומצטרפת להבטחות סרק רבות שהיו ערב הבחירות. הרי יותר מעשר שנים עד שהבין ראש הממשלה כי חסרים לו תוכנית עבודה וסדרי עדיפויות. רק אז הוא הקים בתרועה גדולה, במסיבת עיתונאים, צוות 100 ימים. ומה קרה מאז?

לא הופתענו. ההמלצות שהוצגו לציבור בחודש מרס נשארו חבויות בתוך ארגז. כל 52 העמודים, כל עבודת הצוות ירדה לטמיון, ובצדק,

כי כבר בתחילת דרכה של הממשלה הזאת הם הפכו ללא רלוונטיים. ההמלצות לא התייחסו למשל למינוי העתידי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד השר לאסטרטגיה כלכלית, מהלך שהפך את ראש הממשלה, ולא שר האוצר, למתווה המדיניות הכלכלית של ישראל. הדוח לא הביא בחשבון כי לראשונה בתולדות ממשלות ישראל ראש הממשלה ולא שר האוצר ישב בראש הקבינט הכלכלי-חברתי ויכריע בנושאים הכלכליים והחברתיים החשובים, ובכללם תקציב המדינה. בהמלצות צוות 100 הימים גם לא נאמר כי לראש הממשלה יהיה יועץ-על כלכלי שהוא מיני שר אוצר. חבר הכנסת נסים זאב, אתה בטח זוכר את אורי יוגב, הרי הוא שהכתיב למשרד האוצר את מדיניותו. אז תגידו לי, על מה? על מה, חברי חברי הכנסת? על מה החסד? על הממשלה המנופחת להחריד? על תפקידי סגני שרים שחילק לחברי הכנסת בנדיבות אין קץ? על הצינה שנושבת אלינו מברק אובמה? על הנזיפות בעניין ההתנחלויות מארצות-הברית ומאירופה? על הכניעה לעופר עיני בדיוני התקציב? על הכוונה להטיל מע"מ על הפירות והירקות עד אתמול? על עליית מחירי הדלק? על הפגיעה במעמד הכנסת? חברי חברי הכנסת, אני מודה, ולדעתי כולנו צריכים להודות שזה קציר לא מבוטל ל-100 ימים, וזה עוד לפני העימות המדיני שאולי צפוי בין ישראל לארצות-הברית לאחר שאובמה יפרסם את תוכניתו המדינית. עכשיו כרגיל, וכמעט באותה המנטרה, יעלה השר המקשר ויגיד שהכול זה ירושה שהשאירה לנו הממשלה הקודמת. אז אולי כדאי להבהיר ולהזכיר כמה הישגים שהם מעט מני רבים: הממשלה הקודמת הרחיבה את השירותים החברתיים במידה ניכרת, בהשקעה דרמטית בנוער בסיכון, בגיל הרך, בחינוך ובניצולי השואה, הממשלה הקודמת הגדילה את קצבאות הבטחת ההכנסה, הממשלה הקודמת שינתה באופן דרמטי את הדגשים במדיניות החברתית, לממשלה בראשות קדימה היה חשוב שתהיה מדיניות חברתית שתבטיח שוויון הזדמנויות. לא קיצצנו, השר המקשר, לא ברווחה ולא בחינוך. לנו היו קווים אדומים שהקפדנו שלא לחצות אותם.

אלה חלק מהסעיפים שהשארנו לכם, ולממשלה שלכם לקח 100 ימים להרוס עשייה של שלוש שנים. חברי חברי הכנסת, אומרים ביהדות וכתוב בזוהר שהיום שבו נולד ונברא כל דבר משפיע על אופיו, תכונותיו ומעשיו. ובכן, 100 ימים עברו מאז 1 באפריל, היום שבו הושבעה הממשלה הזאת בכנסת. כמה סימבולי ה-1 באפריל. כל יום שעובר רק מוכיח שהיא אכן קיבלה את תכונות יום היוולדה. זוהי ממשלת שוטים שכל פעולותיה, הבטחותיה ומדיניותה הן עבודה בעיניו של הציבור, והיא אינה ראויה גם לא ליום אחד של חסד.

באיזה יום נולדה ממשלה קדימה? ממשלת קדימה נולדה בחודש מרס, אם אני לא טועה, ב-18 או ב-17 במרס. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי, לא נמצא. חבר הכנסת נסים זאב, מעוניין לדבר? הוא מחכה לזה בכיליון עיניים, כל השבוע. איך שנגמרת פרשת השבוע, אני

בדרך כלל כשהוא עולה לדבר זה סימן שזה הדובר האחרון. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להזכיר לכם שאני ויתרתי לגבי חוק הקולנוע, כי ידעתי שזה לא יעבור. אני רוצה לומר לחברת הכנסת רוחמה אברהם, שכשהיא מדברת על יום היוולדה של הממשלה הזאת, אז אני רוצה לומר לך שהאופוזיציה מבחינתה יום המוות הוא יום היוולדה. מהיום שהממשלה הזאת קמה היא מחכה רק שהיא תמות. לא משנה מה היא עושה, מה היא תעשה, לא רוצים לשמוע מהממשלה הזאת.

כי הגברת הנכבדה חברת הכנסת ציפי לבני החליטה שהיא צריכה שתי מדינות לשני העמים. צריכים להרים את דגל הכניעה לפני אובמה ולומר לו: אנחנו קודם כול נכנעים. נעשה ונשמע. מקבלים עכשיו

לוחות הברית בהר-סיני. אסור להגיד שום דבר, חלילה וחס. אז על מה היא נותנת מאה ימי חסד, כאילו מישהו מחכה למאה ימי החסד שלה או לחסדים שלה? אדוני היושב-ראש, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. חסד אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, לא עם ראש הממשלה. ראש הממשלה לא זקוק לחסדים שלנו. אנחנו ככנסת ישראל, במקום שאנחנו נדבר לעניין, במקום שנגבה אחד את השני פה בכנסת, אז אחד רוצה לבלוע את השני. אז מה אם אתם באופוזיציה? יש לכם עוד הזדמנות לתקן את עצמכם. אתם יכולים עדיין להתחבר ולומר: טעינו. מה כל יום החתרנות הזאת מחדש? כל יום אני שומע עוד איזה נושא, מביאים לי את העיתונאי ההוא, את הזמרת ההיא,

מה זה משנה מה נאמר? מה אנחנו אומרים?

אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה שלנו יש לו הרבה סייעתא דשמיא, ואם אתם מתבוננים באופן רציני ביותר, העולם מיישר קו עם ראש הממשלה. אובמה היום חוזר בו, מבין שיש לו את צפון-קוריאה, הוא מבין שיש לו את השטן הזה אחמדינג'אד, הוא מבין שיש לו את אפגניסטן. הוא מבין שיש פה טרור בין-לאומי, יש לו את "אל-קאעידה", יש לו את הטרוריסטים מסביב. יש לו את ההתנחלויות? זה הבעיה של אובמה, אם יבנו מרפסת או יבנו עוד איזה גג או יבנו עוד איזה דירה? מה הפטפטת, הקשקשת הזאת? הוא כבר הבין, אובמה, שבאמת זו לא הנישה שהוא היה צריך להיכנס בה. הוא רוצה לרדת בכבוד, והוא ירד מזה. אבל קדימה לא מוכנה לרדת.

שלוש שנים של עשייה הרסנו בשלושה חודשים. איזו עשייה הביאו בשלוש שנים? איזו עשייה? חוץ מאשר למכור את מדינת ישראל ולתת את הכול לפלסטינים בלי לקבל שום תמורה, שום הבטחה, מה, איזו עשייה? היו שריה לראש. כל מי שחושב שהוא יכול למכור את ארץ-ישראל ואת עם ישראל בנזיד עדשים רק כדי להיות יפה ונחמד בעיני העולם, לא לזה הוא נשלח, זו לא שליחות. עכשיו אני רוצה לומר כמה מלים, כי אני יודע שהזמן כבר תם. גברתי היושבת בראש שחזרה, ה"חמאס" הוא לא פרטנר, שיהיה ברור. בכל מקרה, אין מקום ולא יהיה מקום לחבר את עזה ליהודה ושומרון. זו מדיניות שצריכה להיות ברורה וחד-משמעית מבחינת ממשלת ישראל, ולא משנה מי יוביל אותה בעתיד. אי-אפשר לחבר ארגון טרור שרוצה בהשמדתה של מדינת ישראל, ולחבר אותם איפה? דרך מה? דרך הנגב? מה אנחנו רוצים, להשמיד את עצמנו? אין מקום. יהודה ושומרון זאת גזרה שונה, גזרה אחרת, ציבור שונה. אם רוצים לדבר על שלום, ראש הממשלה אמר שיש תנאים לשלום. ידוע שבני דן ובני ראובן, היה להם תנאי כפול, אבל היה תנאי קודם למעשה, אם יעברו חלוצים ואם לא יעברו חלוצים. היה גם תנאי כפול וגם תנאי קודם למעשה. מה שעשתה קדימה, אמרה "נעשה ונשמע": קודם כול אנחנו עושים,

יש לזה משמעות, אם אנחנו כבר מרימים את דגל הכניעה ואנחנו אומרים שקודם כול הסכמנו על העיקרון, או קודם כול אנחנו דורשים את התנאים. אם לא עומדים בתנאים, אז אין על מה לדבר. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. הבא בתור, חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, כמובן קשה לי להתחרות עם הפתוס של חבר הכנסת נסים זאב בהצגת העניין, במיוחד שאני מתקיף אותו מכיוון אחר לחלוטין, אבל אני אגיד שאחת הטענות שנשמעות במקרים רבים ותכופים נגד הממשלה היא שזו ממשלה חסרת כיוון ודרך, ממשלה מתחבטת. האמת היא, גברתי היושבת-ראש, שלממשלה הזאת יש דרך ויש כיוון. הוא כיוון ימני קיצוני, שהוא לא לרוחי, אבל בהחלט יש כיוון לממשלה הזאת. אם נסתכל בעניין המדיני, אנחנו רואים את מה שצפינו, כמובן, את ההתחמקות מההתחייבות לסיים את הכיבוש, להפסיק את בניית ההתנחלויות.

לא מדובר כאן בסגירת מרפסת ולבנות עוד בניין, אלא כל המושג של התנחלויות בשטחים כבושים צריך להפסיק. בעצם לא חיכינו עד שאובמה יגיד את זה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, וזה תנאי בל יעבור בשביל להשיג שלום באזור הזה. ההתמהמהות בחידוש המשא-ומתן המדיני ולמען הקמת מדינה פלסטינית, שהוא הפתרון המקובל היום על רוב החלקים בציבוריות הישראלית ובוודאי במזרח התיכון ובעולם. בעניין הכלכלי והחברתי לממשלה הזאת יש מדיניות ויש כיוון.

הוא לא הכיוון הרצוי, הוא כיוון הרסני, לדעתי: המשך מדיניות הקפיטליזם החזירי וכלכלת השוק, הפרטה לכל כיוון, מה שאומרים, כל מה שזז ומה שלא זז.

כשאנחנו יודעים על תוכנית הרפורמה, שהיא תוכנית הפרטת הקרקעות במדינת ישראל, הפרטה שאין לה כל תכלית, היא באה לשרת את סוחרי הנדל"ן. אבל יותר מזה, כשהממשלה רוצה לעשות משהו טוב, כשהיא נסוגה מאיזושהי גזירה, היא עושה את זה בצורה כל כך חסרת טעם. כמו שהיה אתמול, ההתנהגות של ראש הממשלה, החזרה מהכוונה להטיל מע"מ על פירות וירקות, שנעשתה בצורה כל כך לא נעימה וחסרת טעם, שאנשים תוהים מה היה יותר כדאי, להשאיר או למשוך את הגזירה הזאת.

אני אומר שעם הכיוונים האלה שמניתי, לממשלה הזאת יש עוד כיוון אחד ברור. הכיוון הזה הוא הישרדות, הישרדות, הישרדות ותו לא.

תודה רבה לחבר הכנסת סוייד. הדובר הבא, חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, אדוני.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, במלאות 100 ימים לממשלה, אני רוצה לדבר אל חברי חובשי הכיפות הסרוגות,

לסורגות הכיפה. לצערי, בכל ממשלה שאנחנו מצויים בה, בגלל סיבות ידועות שעיקרן פילוגים, אנחנו מיעוט. גם אם יש לנו ביקורת קשה על מהלך כזה או על מהלך אחר, הרוב השלטוני של מפלגת השלטון הוא בסופו של דבר המוביל העיקרי במדיניות החוץ והביטחון, במדיניות הכלכלית.

יש כאלה שטוענים: לפרוש מייד.

פעמיים הפילה הציונות הדתית ממשלות לאומיות וימניות. גברתי היושבת-ראש, ב-1992 הפילה הציונות הדתית את ראש הממשלה שמיר מהליכוד על רקע ועידת מדריד. ב-1999 הפילה הציונות הדתית את ראש הממשלה נתניהו על רקע ועידת וואי והסכם חברון. מה קיבלנו? אחרי שהפלנו את שמיר ב-1992 קיבלנו את ראש הממשלה רבין עם הסכם אוסלו, שהציונות הדתית, ולא רק היא, ראתה בו אסון גדול. ב-1999, אחרי שהצלחנו במאמץ קטן להפיל את נתניהו, קיבלנו את ראש הממשלה ברק יחד עם קמפ-דייוויד, עם 97% מיהודה ושומרון שיימסרו לפלסטינים, חלוקת ירושלים ועוד ועוד.

אני חושב שהמסקנה המתבקשת היא שלפני שמתלהמים ומייד מגיעים למסקנות שיש לנו ביקורת, ורק לאחרונה נקטנו ביקורת על התבטאות ראש הממשלה בסוגיית שתי מדינות לשני עמים,

זאת הממשלה הלאומית ביותר, הימנית ביותר שניתן להקים במציאות הפוליטית. מה הטעם להפיל אותה? האם כשנפיל אותה נקבל ממשלה לאומית יותר, ימנית יותר, דתית יותר? לצערי אין לי ביטחון.

כמו בשתי הפעמים הקודמות, שאם נפעל להפלת ממשלה, לא שכוחנו רב לנו להפיל ממשלה, אני לא עד כדי כך מתפאר, אבל יכול להיות שאנחנו יכולים להיות האבן הראשונה, אז מה יקרה? אנחנו נמליך את יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני. ואז תהיה לנו ממשלה לאומית יותר, ימנית יותר, דתית יותר? ודאי שלא. המסקנה, רבותי, היא לא שתמיד צריך להשפיע מבפנים. לא, יש גם קווים אדומים, והוכחנו את עצמנו כבר כמה פעמים בקווים האדומים. אני חושב שב-20 השנים האחרונות היינו יותר באופוזיציה מאשר בקואליציה, מבחירה. המסקנה היא שצריך לבוא בכוח גדול יותר לתוך הקואליציה והכנסת ולהתפלג פחות. המסקנה היא להבין שזהו המישור שמשפיע לאומית. ככל שהציונות הדתית תדע להתארגן, ולא 14 חברי כנסת באיזה עשר מפלגות, מפוזרים ומפורדים בין העמים מתוך תקווה שכל אחד ישפיע במפלגתו, זה לא עובד. מה שעובד בזירה הזאת, זאת השפעה של מפלגות. אז אנחנו, על כל פנים, אנחנו מקבלים על עצמנו לשמור ככל האפשר על הממשלה הזאת, גם על הדבש וגם על העוקץ, ולעשות ככל האפשר להוריד את העוקצים ולהרבות את הדבש. אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת אריה אלדד. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על 100 ימים לממשלת נתניהו, אבל אני מבקש להחזיר אתכם ארבע שנים אחורה, ללילה של ההצבעה על ההתנתקות. כי זה הלילה שבו ראיתי מי הוא בנימין נתניהו. עמדתו של נתניהו נגד ההתנתקות היתה ידועה. הוא הצביע בממשלה נגד ההתנתקות, הוא הסביר למה זו סכנה קיומית, שיירו עלינו טילים מכל אורכה של רצועת-עזה ולכל היישובים בסביבה, והוא התנבא שהטילים יגיעו הרחק, לאשדוד,

הוא הבין בדיוק למה זה רע. וכשהוא נכנס דרך הדלת ההיא, שם, הנחישות להצביע נגד החוק היתה כתובה על פניו בהבעה נחושה מאוד. עשרה צעדים ספרתי מהדלת לכיסא שלו על-יד כיסאו של ראש הממשלה לשעבר שרון, ובעשרת הצעדים הללו ראיתי את פרצופו משתנה כמו פלסטלינה, והוא התיישב והצביע בעד חוק ההתנתקות. עכשיו, זה מה שקורה לנו, לאסוננו, גם בממשלה הזאת. נתניהו יצא לדרך בממשלה עם נחישות רבה מאוד: לא למדינה פלסטינית. אני מזכיר לכם: מי שאומר כן למדינה פלסטינית, אומר לא למדינת ישראל, אמר נתניהו. ובתוך פחות מ-100 ימים אנחנו מקבלים את כנס בר-אילן, ומדינה פלסטינית מפורזת, ואחריה, בפתח ישיבת הממשלה האחרונה, שתי מדינות לשני עמים. בשביל זה בחרו את נתניהו? בשביל זה יכלו לבחור את ציפי לבני. זאת היתה המדיניות שלה. באמת, כנראה אנשים לא משתנים, וחולשתו של נתניהו היא קו המנהיגות המאפיין שלו. ראינו את זה השבוע בפיאסקו של המע"מ על פירות וירקות. יכול להיות שלא צריך לעלות על עץ כזה אם לא מתכוונים להגן עליו. מנהיג אמור להגן על עמדותיו ולהיאבק עליהן. עצוב מכול היה להסתכל על השר יובל שטייניץ, שבמשך 100 ימים חשב שהוא שר האוצר, ופתאום הסתבר לו שהחיים שונים ומישהו אחר מקבל את ההחלטות במשרד האוצר במקומו. נתניהו טיפס על עץ גבוה ודיבר על כך שאנחנו נקיים התפתחות טבעית ובנייה בהתנחלויות. לא בונים כלום. מה ששר הביטחון עושה זה להרוס מאחזים ולהמשיך לאיים בהריסתם. אבל המדאיג מכול, גברתי היושבת-ראש, המדאיג מכול הוא שתיקת הכבשים של חברי הקואליציה, שיודעים ורואים. הם לא יצאו לדרך כדי להקים מדינה פלסטינית, והם לא יצאו לדרך כדי להקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון. הם רואים ושותקים. שמעתי כאן את חבר הכנסת אורלב אומר, פחות או יותר: אנחנו נתמוך מבפנים, גם לנו יש קווים אדומים. אבל מחאה בשפה רפה לא תעצור את נתניהו במדרון החלקלק שבו הוא מחליק וגולש.

תודה רבה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת חיים אורון, לא נמצא. הדובר הבא, כמובן, חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, יש כאלה שאומרים שב-100 ימים אי-אפשר ללמוד הרבה על תפקודה של הממשלה. אבל על הממשלה הנוכחית למדנו המון מייד עם הקמתה. אדוני השר, היתה לי תקווה של אמת שהקמת הממשלה הזאת, ואני לא ציני, היתה בי תקווה שזה משהו אחר. אני יכול לפעול נגד הקמת ממשלה, אבל אני גם אזרח במדינה הזאת, ואני קודם כול אזרח במדינה הזאת. קיוויתי, והיתה בי תקווה גדולה, שהממשלה הזאת תנהג אחרת. לצערי, ולבושתו של ראש הממשלה, מאותו רגע שקמה ממשלה של 30 שרים, ומהם שמונה או תשעה שרים בלי תיק ושישה או שבעה סגני שרים, שם התחיל הסוף של ממשלת נתניהו. קיווינו שיהיה משהו אחר. דיברנו על כך שראש הממשלה, בנאומים חוצבי להבות, דיבר על הורדת מסים. אני רוצה לומר לך, חברי וידידי השר המקשר, שבנימין נתניהו מזכיר לי את בקבוק הקטשופ שהבנות שלי משתמשות בו. בסוף הקטשופ יוצא, אבל רק אחרי שלוחצים ולוחצים, וכולם יודעים איזה רעש הוא עושה. ואני מוכרח לומר לך, אפשר לבוא ולומר, מה אתה רוצה, לי יש בקושי שתי דקות. ואני אומר לך: האם הוא חשב לעצמו שש"ס או מפלגת העבודה יעזבו את הקואליציה? לא הספיקה לו כבר קדנציה אחת? פעם אחר פעם הוא מבזה את עצמו, מבזה את הממשלה. וזה התחיל באותו שלב שהוא עמד ונלחץ מול כולם. אתה רוצה ללמוד על ממשלת נתניהו? תראה את הזובור שהוא עשה לאיש שהכי נאמן לו. הפך אותו לסחבה. בושה. איש באמת אמין, ואני אומר את זה לא בציניות. אדם משכמו ומעלה, חבר הכנסת שטייניץ. השר שטייניץ, שהלך אחריו, "לכתו אחריו במדבר". אבל אתם יודעים מה? מה ההישג הנוסף של ראש הממשלה, חוץ מלהפוך את שטייניץ לסחבה? זה שהוא לקח את המפקד שלו לשעבר בסיירת, והפך אותו לקבלן הביצוע של הימין מבית-מדרשם של ליברמן ומועצת יש"ע. אני רוצה להזכיר לכם שכשהייתי מזכ"ל העבודה, לפני מה שנראה כמו שנות דור, היה לנו קמפיין, לא כל כך מוצלח, אבל היה קמפיין. היה שם בחור שאמר: "אהוד, תטייח, כמו כולם". על הציבור זה לא עבד, קיבלנו רק 13 מנדטים. על ברק, לעומת זאת, הקמפיין הותיר רושם עמוק. הוא הפך לטייח הרשמי של הימין. רוצים לפנות מאחז לא חוקי? ברק יבנה עוד עשרות יחידות דיור בגדה כפיצוי לעבריינים. רוצים למכור לאמריקנים את בלוף הריבוי הטבעי? אהוד ייסע למיטשל. יש חלילה וחס סדק כלשהו במפעל ההתנחלות? ברק הטייח יבוא וישים רובה ושליכטה, ויעשה הכול,

חבר הכנסת כץ, החיוך מרוח על פניך. כבר 100 ימים שהברית הלא-קדושה בין ברק הטייח לימין הקיצוני מתקיימת. חוץ מנזק למפלגת העבודה, שזה כבר לא כל כך נורא,

נזק גדול למדינת ישראל. שום דבר טוב לא יצא מהממשלה הזאת. אני אומר לך,

שאני מאוד מעריך ומוקיר, השר ארדן. בסך הכול 100 ימים. 100 ימים, ומה ההישג הכי גדול? הנאום. נאום ההתגלות. סוף-סוף אנחנו יודעים, אחרי 62 שנה, מה הזכות שלנו על הארץ הזאת. האם אבא שלו יודע שהיתה לו התגלות או שזה סודי בבית? אני אומר לכם, חברים יקרים, מכל הלב, יש לי תקווה, כי קודם כול אני אזרח פה. קיוויתי שבנימין נתניהו יקים ממשלה עם העבודה וקדימה, יציבו ויגדירו לעצמם שלושה-ארבעה יעדים, והוא יכול היה להפוך מעוד פוליטיקאי שהגיע במקרה בפעם השנייה לכס ראשות הממשלה למנהיג. הוא לא לקח את זה. הבעיה היא, שהוא לא מרסק רק את עצמו, הוא מרסק אותנו כמדינה, הוא מרסק כל תקווה שעוד נותרה בנו.

אני מודה לך, חבר הכנסת איתן כבל. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דני דנון, לא נמצא. בבקשה, אדוני השר. העניין עם הקטשופ, לא מכובד, איתן. לא מתאים לך. פעם היית מדבר בצורה כזאת, "קפד ראשו" וכאלה. זה חרוט לי, עוד כשהייתי צעיר. כל אחד ועולם הדימויים שלו. רק מה הבעיה, השר ארדן? המציאות קצת יותר קשה מהקטשופ. אני אומר את זה מכל הלב, כמי שיכול היה להיות שר בממשלתו של נתניהו. גם כשהיתה לי הביקורת הכי חריפה על אריאל שרון, אני חושב שבכל זאת, בראש ממשלה צריך לנהוג כבוד,

בקבוק קטשופ? תשמע, האם יש הידברות בינך לבינו? תארי לך שמישהו היה אומר על איתן שהוא מזכיר לו כוסית טקילה,

מה יזכיר לי, שאני גמד?

לא, חס וחלילה. מה יכול להזכיר? מרוכז ודופק בראש. השר ארדן. טוב, זו היתה אתנחתא להומור. גברתי היושבת-ראש, כמה תיקונים קלים. למרות רצונך העז לקשור בין 1 באפריל ליום השבעת הממשלה, המאמץ שלכם, כמו בהרבה נושאים, לא הניב פירות,

גם בעניין הזה, והממשלה הושבעה ב-31 במרס. ערב ה-1 באפריל. אבל למה לבלבל אותנו עם עובדות שיקלקלו חלק מהנאום? בעניין הכניעה לעופר עיני, אנחנו מאוד מאוד גאים בכניעה הזאת לעופר עיני. עופר עיני מייצג היום את הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ולהגיע אתו לסיכומים זה דבר שאנחנו זוקפים כאחד ההישגים המשמעותיים של הממשלה החדשה. קודם כול, זה בוודאי מייצג התחשבות ושדרוג במעמדו של ציבור העובדים בישראל ודאגה לזכויותיו. זה דבר שגם גברתי וגם האופוזיציה בוודאי רוצות. אני חושב שיש ערך משמעותי מאוד לכך שבמקום שיהיו כאן ימים של שביתות ואובדן ימי עבודה ומיליארדים של שקלים למשק ולמדינה, אני חושב שלהגיע להסכמות עם יושב-ראש ההסתדרות ועם ארגוני המעסיקים זאת לא כניעה אלא הישג משמעותי. אני מכבדת ומעריכה את פועלו של עופר עיני, אבל אני אומר לך דבר אחר, אם הייתי יושבת שם, אז הייתי מנצלת את זה ממושבי בספסלי האופוזיציה, אבל את לא יושבת שם,

את יושבת-ראש הישיבה.

יושבת-ראש הישיבה, אבל תרשה לי לנצל את זה ולומר, אני לא יכול להרשות לך, רק את יכולה להרשות לעצמך. שלהגיע למצב שעופר עיני מכתיב לכם את מהלכי הממשלה,

אבל עד כאן, אני אסיים. נזכרתי בממרה. כשחבר הכנסת כבל דיבר על הפעילות החשובה ששר הביטחון עושה, נזכרתי גם בפעילות החשובה שנשיא המדינה עושה וגם בפעילות החשובה שעופר עיני, יושב-ראש ההסתדרות,

ונזכרתי בממרה "צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים". אמרתי לעצמי שאולי ראש הממשלה הוא לא כל כך נורא כמו שאתם מתארים. בכל זאת יש סייעתא דשמיא, יש אנשים אחראיים, שמבינים שהאינטרס של מדינת ישראל הוא מעל לביקורת הפוליטית. ואף-על-פי שהאופוזיציה אוהבת להציג את עצמה זה תמיד נשמע טוב, כמו הביטוי "מאה ימים של חסד", שגם עליו נדבר עוד מעט. אבל האופוזיציה מדברת על היותה אחראית, אז בואו תראו לי, אתם האופוזיציה. אני חושב שאם חבר הכנסת אקוניס הציע אי-אמון באופוזיציה, אז אני מניח שהוא אמר את זה בהומור, אבל אני מציע לציבור שצופה בנו לשקול גם את העניין הזה. כי כשבאה אופוזיציה שעד לפני שלושה חודשים ניהלה את המדינה, והזכיר את זה נכון חבר הכנסת זאב, את כל כישלונותיה של הממשלה האחרונה, שגם ממנה חבר הכנסת כבל התפטר, ביושרו ובמוסריותו, שצריך לחזור ולציין אותם, כי הוא אחד הבודדים באמת שמוכן לוותר על תפקיד בממשלה כשהוא חושב שהיא מובילה לכיוונים לא טובים. אז כשאופוזיציה מתבקשת לגבות את הממשלה, לפחות בנושאים שאפילו מופיעים במצע של קדימה, כמו בנייה בהתנחלויות, ביישובים שהוקמו כחוק על-ידי כל ממשלות ישראל, אז במקום לנהוג בצורה אחראית, לתמוך בממשלה בנושאים האלה, שהם בקונסנזוס הלאומי, גם פה האופוזיציה, ש"חסד" היא מלה שהיא יודעת להגיד, אבל היא כנראה לא מבינה את המשמעות שלה, אז מה שמעניין אותה זה רק האינטרס הפוליטי של לנסות לפגוע בממשלה, בלי קשר לזה שעל-ידי פגיעה בממשלה פה היא גם מנסה לחבל ביחסים של ממשלת ישראל עם הממשל בארצות-הברית, ובעצם פוגעת בכל אזרחי מדינת ישראל. אבל מה זה חשוב, העיקר שיושבת-ראש האופוזיציה והאופוזיציה יוכלו לחגוג עוד איזו מתקפה חסרת כל יסוד ובסיס.

כשבאים ומדברים על אופוזיציה אחראית, לצערי אין היום אופוזיציה אחראית במדינת ישראל. לצערי, כשמדברים על 100 ימים של חסד, אז מי שמדבר על 100 ימים של חסד זה מי שבאמת נטה חסד, ישב בשקט,

חיכה לראות מה נעשה, וביום ה-101 אמר את דעתו. אבל מי שמהיום הראשון מנסה לחבל, טוען את כל הטענות שבעולם בדיוק על אותם דברים שהוא עצמו היה הגורם להם, ואני תיעדתי בקפדנות,

ומי שירצה מחברי האופוזיציה מוזמן ללשכתי. יש לי מין מחלה כזאת שאני אוהב לגזור מהעיתונים כל מיני נתונים שנראה לי שפעם יהיו חשובים. אז שמרתי לדוגמה תיעוד לגבי סקר על מעמדה הבין-לאומי של ישראל, עובר להרכבת הממשלה הנוכחית, שמרתי לי כל מיני ידיעות עיתונאיות מעיתונאים כלכליים על ההרס והחורבן הכלכלי ששר האוצר לשעבר רוני בר-און, יחד עם הנהגת קדימה, שהתעלמו מהמשבר העולמי שהגיע לישראל, הותירו את אותם עשרות אלפי מפוטרים שהתחילו להיות מפוטרים מייד עם כניסתה של הממשלה הנוכחית לתפקידה. את כל הדברים הללו, שאתם מנסים לתלות בנו בתום 100 ימים, בכל הכבוד הראוי, זה לא משכנע אף אחד מחברי הבית. אני יודע שכנראה גם אתם לא משוכנעים בעניין הזה, אבל זה בטח גם לא ישכנע אף אחד מהציבור. אני אזכיר, מכיוון שאני עושה את זה כל שבוע, אז לא נעייף את חברי הכנסת, רק כמה נקודות שהממשלה הנוכחית כן הובילה. ההישג הראשון, ולטעמי החשוב ביותר, הוא הקמת ממשלת אחדות ויציקת תוכן של אחדות לנושאים המרכזיים שעומדים לפנינו. נכון שחלקים באופוזיציה, בעיקר מהצד השמאלי של המפה, חושבים שכדי לקדם עלק שלום,

זה סתם תהליך מדיני שבסופו בדרך כלל יש יותר הרוגים ופצועים בשני הצדדים, אז אפשר לעשות את זה גם על חשבון ריסוק הלכידות הפנימית של החברה הישראלית. וגם אם דרוש לשם כך לגייס איזה סוחר סמים לממשלה או לשחד ברכב שרד כזה או אחר מישהו שיצביע בשונה מעמדותיו,

כי למען קידום התהליך המדיני הרי הכול כשר. אז הממשלה הנוכחית, ממשלה של 24 שרים, זה משהו שונה? יש לי מה להגיד גם על התרומה שלך ללכידות של החברה הישראלית, ואני לא בטוח שהיא כל כך גדולה שאתה יכול להטיף לנו מוסר. הוא תוקף את שרי העבודה, אני מבקש ממך להגן עליהם. נו, אני מנסה. ניקיון כפיים אין פה.

דרך אגב, אף אחד לא, טוב,

לא נהפוך את זה לעימות. בכל מקרה, זה לא שאני מסכים בכל לבי עם כל אמירה של ראש הממשלה בנושאים המדיניים, ויכולים להיות חילוקי דעות גם בתוך הקואליציה. אבל אני חושב שכשיש ניסיון לתהליך מדיני, ואני לא אומר מה אני חושב שיהיו תוצאותיו, כי לצערי אני לא חושב שיהיו תוצאות, לא בגלל עם ישראל, כי פה יש נכונות אדירה לוויתורים, הרבה יותר מפליגים ממה שצריך לדעתי, אבל יש נכונות לתהליך מדיני. אני חושב שהבעיה היא בצד השני. וכשראש הממשלה, חברי חבר הכנסת כבל, מדבר על זכותו של העם היהודי, הוא לא עושה את זה כי הוא גילה את זה רק כרגע, אלא כי בעשורים האחרונים כל הדיאלוג וכל הטיפול בתהליך המדיני היה מתוך איזו תובנה שאנחנו מתנהלים רק סביב הנושא הביטחוני, איפה שאפשר להיות, אחד יגיד שניתן להגן על ביטחון ישראל כך ואחד יגיד שאי-אפשר. זה הדבר היחיד. וכשאנחנו בעצם, ואת זה אתה בוודאי זוכר מתקופת היותך בישיבה, כשצד אחד אומר "כולה שלי" והצד השני אומר "כלום לא שלי, אבל תדאגו לי לביטחון", הסוף יהיה באמת שלא יהיה לו לא ביטחון ולא טריטוריה. ולכן חשוב מאוד מה ששר החינוך עושה היום ומה שראש הממשלה אומר היום, ואני מקווה שזה לא יסתיים בנאום בר-אילן. אני מקווה שלפני שמדברים על תהליכים מדיניים קודם כול נזכיר לעצמנו, כי קצת שכחנו את הזכויות ההיסטוריות, המוסריות, התנ"כיות, הדתיות, של העם היהודי לשבת גם בשטחי יהודה ושומרון, ובעיני הן לא פחותות מהזכות שלנו לשבת ברמת-אביב ג', שם היה כפר ערבי עד 1948, לעומת מקומות ששם היה המשכן או מקומות אחרים שזכותנו לשבת שם הרבה יותר גדולה מזכותם של הפלסטינים.

מה שראש הממשלה עושה בנושא הזה הוא חשוב ביותר, ואני מקווה מאוד שזה יימשך. אותו הדבר לגבי גיבוש אחדות בנושאים הכלכליים-חברתיים, ועל כך כבר דיברתי בתחילת דברי. אני יכול לציין גם את העברת,

אבל בעזרת השם נעביר תקציב דו-שנתי, פעם ראשונה במדינת ישראל. זה יהיה לשנה וחצי, אבל גם זה יוסיף מרכיב של יציבות באקלים של חוסר יציבות, שכאשר, איך אהבה להגיד בעבר קדימה, או ראשיה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם? כאשר קדימה התמודדה בבחירות, וציטטתי לאחרונה גם מהקמפיין שלה וגם מהבלוג של יושבת-ראש האופוזיציה, שדיברה כמה היציבות השלטונית חשובה וכמה השינויים בשיטת הממשל זה הדבר הכי דחוף, זה האיום האסטרטגי הכי נורא על מדינת ישראל, אותו דבר גם היכולת של תכנון כלכלי לטווח קצת יותר ארוך מקצה האף, וזה בדיוק מה שהממשלה הנוכחית מנסה להוביל. ברור שאי-אפשר לעשות את כל הדברים האלו בשלושה חודשים, אבל אלו התהליכים שאנחנו מתחילים לטפל בהם, ומקווים להעביר באמת,

תקציב דו-שנתי ראשון במדינת ישראל. התנענו את הטיפול ברפורמות מאוד חשובות, כמו לדוגמה הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, שבסופו של דבר תביא גם להוזלת הדירות ולפישוט הביורוקרטיה. אפשר ללגלג על זה, אפשר לצחוק על זה, עד שמישהו מנסה באמת להתנהל מול מינהל מקרקעי ישראל ומבין כמה הביורוקרטיה שם היא מתסכלת ונוראית. אני מסכים ומודע לכך שיש ברפורמה הזאת גם בעיות שצריך לפתור אותן, בעיות גדולות. בעיות גדולות אפילו, אני מקבל את מה שאתה אומר. גם העברת חוק בנק ישראל,

חוק שכולנו, וגם בנק ישראל,

שיתרום ליציבות הכלכלית, זה חוק שמחכים לו הרבה מאוד שנים. הוא עבר בממשלה, ואני מקווה שיעבור גם בכנסת. הוא אמור לקבע את עצמאות בנק ישראל, וזה דבר שחשוב מאוד ליציבות המערכת הפיננסית. אני לא רוצה לדבר על השקט הביטחוני עד כה ולעשות עין הרע, ואני לא זוקף את זה רק לממשלה הנוכחית. בהחלט גם לפעילות הביטחונית של הממשלה היוצאת היתה חשיבות, אבל לא צריך לצייר תמונה כל כך נוראית של הרס וחורבן, ותודה לאל שהשקט הביטחוני נמשך, והממשלה הנוכחית, יש לה עמדה מאוד מאוד ברורה כיצד היא תגיב במידה שהשקט הביטחוני הזה יופר. אני חושב שאסיים כאן, כדי לא להרחיב יותר מדי את המחלוקות, והייתי מציע, בגלל זה עשיתי פאוזה, כי אני צופה כדי לדעת מה להציע. אם אתה תאריך, ניכנס ל-101 יום עוד מעט. לפי חברי כנסת הנוכחים, אני מציע לשר להציע שזה יהיה במליאה. אנחנו רוצים להביא את הבשורה של הממשלה לכל העולם בדיון רחב. אפשר לעשות הצעה דחופה כשיהיו 150 יום, 120 יום. אני מקבל את הצעתו של חבר הכנסת כבל ועצתך, ונסכים להעביר את זה למליאה. ובכן, חברי חברי הכנסת, אני מודה לך, השר ארדן, אנחנו עוברים להצבעה. בעד זה להעביר למליאה, נגד זה להסיר מסדר-היום. בבקשה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה.

שמונה הצביעו בעד,

לא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהנושא יועבר לדיון במליאה.

להמשך סדר-היום: הצעה רגילה בנושא סירוב ישראל להסדר ולנסיגה מלאה מהגולן, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, שמספרה 931. בבקשה. לרשותך, אדוני, עשר דקות. כבוד גברתי היושבת-ראש, אני פעם ראשונה נואם כשאת יושבת בראש ואני מברך אותך.

רבותי חברי הכנסת, יש חבר כנסת אחד. ביחד אנחנו שלושה. ארבעה עם השר. אומר: אם אני כאן הכול כאן, אם אני לא כאן אף אחד לא כאן. אתמול או שלשום היתה הצהרה של שמעון פרס שאמרה שאסד לא יקבל את הגולן על מגש של כסף. ובכן, מעשית אי-אפשר למסור את הגולן על מגש של כסף, אפילו אצל קוסם כמו שמעון פרס. אני חושב שלא צריך למסור את הגולן על מגש של כסף, ואני מציע שאת מגש הכסף ייתנו לשמעון פרס ואת הגולן יחזירו לסוריה,

לא צריך גם את מגש הכסף וגם את הגולן, מספיק את הגולן לסוריה ומגש הכסף יוחזר ללשכתו של שמעון פרס. הוא יכול לעשות דברים רבים במגש הכסף, להגיש קפה לחברי כנסת שהוא מקבל או בפגישותיו עם נתניהו. הלשון הזו של שמעון פרס מראה כאילו הוא עושה טובה למישהו. לפני 42 שנה ישראל כבשה את הגולן. בגולן גרו אז 138,000 תושבים. בתום המלחמה נשארו בגולן 6,000 אזרחים סורים, 132,000 אנשים גורשו מעשרות יישובים.

הומה אדם, עשרות יישובים. כיום מספרם עולה על חצי מיליון, זה נושא שכמעט לא מזכירים אותו, הפליטים של הגולן. בציבור הישראלי מתואר הגולן כמקום פסטורלי: שטחים ריקים, שלג, חיות, צמחייה, מקומות אקזוטיים. זה לאחר שגירשו את האנשים. זכותם המלאה לחזור ליישובים שלהם, זכותה המלאה של סוריה לקבל בחזרה את רמת-הגולן. הנשיא אסד הצהיר לפני כמה ימים שאין פרטנר ישראלי, אין פרטנר ישראלי שמחויב לחוק הבין-לאומי, אין פרטנר ישראלי שמחויב לעיקרון של שטחים

ואין פרטנר ישראלי שמחויב להחלטות האו"ם בנדון. מאז ועידת מדריד עד היום נערך משא-ומתן ישיר ועקיף עם סוריה כמעט של כל הממשלות, למעט ממשלתו של שרון. כל ממשלה חדשה באה ואומרת: בוא נתחיל מאפס. זו כמעט עבודה סיזיפית. מנהלים משא-ומתן, מגיעים לסיכומים ראשוניים, אומנם לא כתובים, לא הסכם, אבל סיכומים,

וכל ממשלה באה: משא-ומתן ללא תנאים מוקדמים, בואו נתחיל מאפס, כשהכוונה של רוב הממשלות זה לא להגיע להסכם אלא רק לנהל משא-ומתן. בתקופתו של ברק בשנת 2000 כמעט הגיעו להסכם, וכל מי שניהל משא-ומתן עם סוריה, תשאלו אותם, אומר שההסכם היה גמור רק שברק תפס פיק ברכיים, תפס קור ברגליים, לא חתם על ההסכם והלך על נסיגה חד-צדדית מלבנון, כשבסופו של דבר הוא סלל את הדרך למלחמת לבנון השנייה. אם אין שלום, יש סכנת מלחמה. שלא יטעה אותנו השקט. ואפשר להגיע להסכם, וכל מי שניהל משא-ומתן עם סוריה יגיד לך שאפשר להגיע להסכם, ושברובן המכריע של השאלות

לא צריך להתחיל מאפס. הטענה הזאת, בוא נתחיל משא-ומתן ללא תנאים מוקדמים, היא תנאי מוקדם. זה לא תנאי מוקדם שישראל מחזיקה בכל השטח וכובשת אותו? זה לא תנאי מוקדם שישראל זורעת את רמת-הגולן בהתנחלויות? זה לא תנאי מוקדם שישראל אומרת: בואו נשים הצדה את כל החלטות האו"ם בנדון? אלה כולם תנאים מוקדמים. זה לא תנאי מוקדם שממשלת ישראל אומרת שכל הסיכומים שהגענו אליהם בעבר, כל המשא-ומתן, לא שווים כלום? זאת דרך להתחמק. לא רוצים, לא רוצים שלום, לא רוצים הסדר. נתניהו אומר: משא-ומתן ללא תנאים מוקדמים. ליברמן, כמעט שכחנו שהוא שר חוץ, אומר: ללא תנאים מוקדמים. זה להגיד לסוריה שלא רוצים משא-ומתן. יש אלף דרכים להגיד לא, אבל מי שאומר לא הוא נושא באחריות לשפיכות דמים עתידית, שחס וחלילה תהיה. השר ארדן, זה לא מצחיק בכלל. זה עצוב עד כדי כך שאין ברירה אלא לצחוק. הגולן הוא אדמה סורית ואין לישראל זכות להיות שם יום אחד, וכל ההתנחלויות וכל הכסף שנשפך בהתנחלויות בגולן הוא לריק. הן יפונו לחלוטין.

לא יהיה שום דבר. ואת זה יודעים בממשלה, ואת זה יודעים כולם. כיום מספר התושבים הסורים בגולן הוא בערך 20,000. הייתי בסיור בגולן במסעדה, בבוקעאתא ובמג'דל-שמס לפני כמה ימים. אני לא יודע אם יודעים כולם שבמרכז, לא ליד, במרחק 10 מטרים מהבתים, יש שדות מוקשים, ושמסביב לבוקעאתא יש שדות מוקשים שמחבקים את היישוב בצורת U, רק ממקום אחד אפשר לצאת, ושאנשים נהרגו בגלל המוקשים האלה. כשיש גשם והאדמה זזה, המוקשים זזים ממקומם. הם התפוצצו בעבר ועלולים להתפוצץ בעתיד. למרות פניות, עשרות פניות, ולמרות דוחות, אפילו של קצינים, שאמרו שזה דבר מסוכן, לא עושים כלום. האם זה רק סביב בוקעאתא או במרבית רמת-הגולן? עשית בדיקה? אני לא צריך לעשות בדיקה. אתה מדבר רק על יישוב אחד. סליחה, סליחה, סליחה. תושבי בוקעאתא לא רוצים את המוקשים האלה, אף אחד לא רוצה. מג'דל-שמס לא רוצים את המוקשים האלה. זו סכנת חיים, מסתובבים ילדים. ישראל מנצלת את המים של הגולן, מספקת מים חינם, באמצעות חברות, להתנחלויות. היא לוקחת את המים של תושבי הגולן ומוכרת להם את זה במחירים מופקעים, כדי לפגוע בחקלאות. תושבים רבים בגולן שבצורה זו או אחרת נכפתה עליהם האזרחות הישראלית אומרים שהם לא רוצים אותה, ומשרד הפנים, הבעיה הזאת ידועה מסרב לקבל בחזרה את האזרחות הישראלית.

ההנהגה הרוחנית והפוליטית של האזרחים הערבים הסורים בגולן עשתה חרם על כל מי שמחזיק באזרחות ישראלית.

אנחנו כבר מעבר לזמן. אני תיכף מסיים. תודה רבה.

רוצה להדגיש שישראל כבשה את האדמה בגולן אבל היא לא כבשה את האדם. יש קונסנזוס אצל כל תושבי הגולן

שהם לא רוצים את הכיבוש הישראלי. יש אפשרות להגיע להסדר, אבל ידעו כולם שזה בידי הממשלה. רוצה היא, יהיה שלום, לא רוצה, שתגיד את זה לכולם, שתישא באחריות ותישיר מבט בפני האנשים על המחיר הגבוה שכולם ישלמו בגלל הסרבנות לשלום. תודה רבה. ישיב על ההצעה לסדר-היום

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אין לי שום כוונה לנסות ולשכנע את המציע שדבריו אינם נכונים,

כי אני לא חושב שיש סיכוי לכך. אני אומר רק את עמדתי, עמדתנו, בעניין הזה. אני סבור שאזרחי מדינת ישראל יודעים היטב את העובדות ההיסטוריות, למרות העובדות השקריות שתיאר כאן חבר הכנסת זחאלקה. מדינת ישראל לא כבשה מיוזמתה ולא פתחה במלחמה כדי לכבוש את רמת-הגולן, אף-על-פי שאני מדגיש שיהודים חיו ברמת-הגולן לאורך שנים רבות, ויש עד היום זכר לבתי-כנסת וליישוב יהודי שהיה ברמת-הגולן. ותמיד הוויכוח הוא אם נסתכל עשרות שנים אחורה וניתן את הזכות למי שרצח, טבח וגירש בכוח את מי שחי שם, או שנסתכל גם מאות ואלפים של שנים אחורה. בכל מקרה, להבדיל, ולצורך הדיון הזה, כמסר חינוכי לעתיד, וזה גם דבר שמוכר במשפט הבין-לאומי, כאשר מדינה פותחת במלחמה ובסופו של דבר כתוצאה מהמלחמה שהיא פתחה בה היא מאבדת שטח משטחה, גם ברמה המוסרית, החינוכית ואפילו על-פי כללי המשפט הבין-לאומי, אי-אפשר לטעון עוד שהשטח הזה שייך לה. וכפי שאמרת, ולכן הגבתי לעניין הזה, שמי שלא יסכים מראש בלי תנאים מוקדמים, מובן שתנאי מוקדם מצדנו, לא משנה איזה, הוא תמיד תנאי מוקדם, וכניסה למשא-ומתן שהתנאי המוקדם הוא שנסכים לוותר על כל רמת-הגולן, זה לא תנאי מוקדם. אני לא יודע איזה תנאי יש יותר מזה בכלל, כי הרי על מה בכלל יתנהל אז המשא-ומתן? להגיד אמירה כמו שמי שלא מסכים מראש לוותר על כל רמת-הגולן הוא יישא באחריות לשפיכות הדמים שתהיה,

חבר הכנסת זחאלקה, זה כמו להגיד: אני אצדד בשפיכות דמים שתקרה אם סוריה תפתח במתקפה וייהרגו אלפים רבים של אזרחים, אני חושב שהאחריות היא על מדינת ישראל, ובעצם אי-אפשר לבוא בטענות. ואת זה אומר אזרח ישראלי, חבר כנסת, פה מעל בימת הכנסת. אני רוצה למנוע מלחמה.

אני יכול רק להצטער על זה, אבל כפי שאמרתי אתמול, אתה מחרחר מלחמה.

מי הפגיז את הקיבוצים של עמק בית-שאן? חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. איך הפגיזו את הקיבוצים של עמק בית-שאן כשהייתם בגולן. תודה, חבר הכנסת בן-ארי. אבל כפי שאמרתי אתמול, יש גם יתרונות לנוכחותכם כאן בבית. לא יתרונות, אלא יתרון אחד, האמת. והיתרון האחד והיחיד הוא שנוכחותכם כאן עוזרת להמחיש בעולם את חוזקה של הדמוקרטיה הישראלית ואת הסובלנות שלה, שמסוגלת גם לשמוע כאן אזרחים ישראלים נבחרי ציבור מעודדים את האויב, מדינות אויב, ארגוני אויב, לפתוח במלחמה ולהרוג אזרחים, אם ממשלת ישראל לא תיכנע לתנאים המוקדמים שלהם. פשוט חשוב ככה לנקות הצדה את כל הדברים, להציג ולזקק את הדברים החמורים שאתה אומר ולהביא את משמעותם בפני הציבור ובפני העולם. זו באמת דוגמה לסובלנות ולדמוקרטיה שיש רק במדינת ישראל,

בכל מקרה, העמדה של הממשלה ושל ראש הממשלה היא כידוע שאנחנו מאוד מעוניינים לקדם תהליך מדיני והידברות, אבל לא הידברות שאת תוצאותיה מנסים לקבוע מראש. ממשלת ישראל וראש הממשלה סבורים שאין לוותר על רמת-הגולן, וכל יתר הפרטים או ההסדרים צריכים להיקבע במשא-ומתן, שאמור לקרות במשא-ומתן ולא אמור לקרות לפני תחילת המשא-ומתן,

בוודאי ובוודאי כשהטענות והדרישות, שאתה כה מגבה אותן, באות ממדינה שהיא מדינת טרור שתומכת בארגון טרור שהפציץ רק לפני כמה שנים יישובים יהודיים אבל גם יישובים ערביים שבהם נהרגו אנשים שאולי הצביעו עבורך, ואתה היום תומך בעמדה של אותה מדינה שמימנה את הטילים של ארגון הטרור שירה על הבוחרים שלך. אני חושב שעמדות כאלה לא ראויות להישמע בבית הזה, אבל כפי שאמרתי, במסגרת הדמוקרטיה והסובלנות של מדינת ישראל הן נשמעות. טוב שכך, וגם חבל. אני הייתי מציע להסיר מעל סדר-היום את ההצעה.

הצעה אחרת לחבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. השר הציע להסיר מסדר-היום. גברתי היושבת-ראש, האמת היא שרציתי לומר שהיתה לי הצעה לגבי 100 הימים של הכישלונות של ממשלת נתניהו, ונבצר ממני להשתתף כי אני משתתף בו-זמנית בדיוני ועדת הכספים, ואולי זו השעה השישית של הצבעות על התקציב. כן, אנחנו בשבוע שבו ועדת

זה שבוע קשה ומרתק, אבל לא יכולתי להיות בשני המקומות בו-בזמן. לגופו של עניין, גם השר וגם לאודר, איש העסקים, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, יודעים שיש רק מחיר אחד להסדר עם סוריה, והוא נסיגה, לא ירידה, מוחלטת מרמת-הגולן, לרבות ההתנחלויות הלא-חוקיות הקיימות שם. זה יקרה בעתיד.

בנימין נתניהו, ערב ההסכם ילחצו עליו בארצות-הברית או בבירות אחרות ואז הוא יגיד: הצלחתי לאחד את העם סביב הסכמה לאומית, הוא אפילו צוחק, על הצורך בנסיגה מרמת-הגולן. ואז הוא יפסיק להטיף לזחאלקה ולי ולאחרים שאנחנו נמצאים פה למען מה שהוא קורא הסובלנות והדמוקרטיה שלו ושל חבר מרעיו.

אנחנו נעבור להצבעה. דרך אגב, שתי מדינות לשני עמים זה הישג. זו פעם ראשונה. אתה צריך להגיד שהוא יגיד שהוא קשוב לרחשי לב הציבור, חבר הכנסת טיבי, האם אדוני הציע להעביר את הנושא לוועדה? הוא שכח, זה זחאלקה. מליאה. מליאה. נצביע כך: בעד זה יהיה בעד הצעתו של השר להסיר מסדר-היום,

זה מליאה. חבר הכנסת זחאלקה רצה מליאה.

בבקשה. בעד זה להסיר, ונגד זה מליאה.

בעד זה להסיר מסדר-יומה של הכנסת, ונגד זה להעביר למליאה. אתם יכולים להציג את עמדתכם. אמרנו.

בעד, 5, נגד, 2, ואין נמנעים.

אני קובעת שההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה הוסרה מסדר-יומה של הכנסת. נעבור לסעיף הבא בסדר-היום: הודעה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשס"ח 2008. תציג את הבקשה יושבת-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, חברת הכנסת ליה שמטוב.

כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות מתכבדת להודיע, כי בישיבתה ביום 6 ביולי 2009 החליטה פה אחד על רצונה בהחלת רציפות על הצעת חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשס"ח 2008, אשר עברה בכנסת השבע-עשרה בקריאה ראשונה. מדובר באיחוד של שתי הצעות חוק פרטיות אשר הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על-ידי יותר מ-80 חברי הכנסת, ובין יוזמיה היו השר מיכאל איתן, השר יולי אדלשטיין והשרה סופה לנדבר. מחברי הכנסת המכהנים היום היו יוזמיה חברי הכנסת אברהם מיכאלי, זבולון אורלב וחבר הכנסת שלמה מולה, שהוא שביקש מהוועדה להחיל על ההצעה דין רציפות. מדובר בהצעת חוק שמטרתה להקים מרכז לחקר מורשת יהדות אתיופיה, אשר יחקור מורשת עשירה זו ויתרום להגברת המודעות הציבורית אליה. הקמת המרכז אמורה להדגיש את החשיבות הרבה שמדינת ישראל מייחסת לעלייתם ולקליטתם של יוצאי אתיופיה, והיא תאפשר את הנחלת המורשת האתיופית למען חינוך הדורות הבאים. ההצעה מפרטת את רשימת המוסדות הדרושים לשם קיומו של מרכז זה, ובהם מכון מחקר וארכיון שיהיה חלק מגנזך המדינה, ובו תפעל גם ספריית מחקר ועיון. כל אלה יאפשרו את העשרת הידע התרבותי וההיסטורי של מורשת יהדות אתיופיה ויעזרו להפצתו. ההצעה מתייחסת גם למבנה המרכז, להרכב המועצה וליחס לשאר הגופים הקיימים שעוסקים במורשת יהדות אתיופיה, אם כי נקבע כי הוועדה תדון לעומק בנושאים אלה לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית. יש לציין כי על-פי חוות הדעת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מדובר בהצעת חוק שאיננה תקציבית, אף שלהערכת משרד האוצר היתה עלות ההצעה מעט יותר מהסכום הקבוע להצעת חוק תקציבית. חשוב להדגיש כי הממשלה החליטה על תמיכה בהחלת דין הרציפות, ושלושה מנציגיה, השרים סופה לנדבר, מיכאל איתן ויולי אדלשטיין, אף כיבדו בנוכחותם את ישיבת הוועדה וייצגו בה את עמדת הממשלה. הוועדה מודיעה מעל בימה זו כי היא מתכוונת לכבד את עמדת הממשלה בהחלטתה, ולא להביא את הצעת החוק להצבעה בכנסת ב-90 הימים ממועד החלטת הממשלה. זאת, כדי לאפשר לממשלה להביא הצעת חוק כוללת שתדון בהנצחת כלל מורשות עדות ישראל השונות. משימה זו הוטלה על שרת התרבות והספורט בתיאום עם השר מיכאל איתן ושר האוצר לביצוע בתוך 60 ימים מיום החלטת הממשלה. לסיום, חשוב להדגיש כי החלת דין רציפות על הצעת חוק זו משמעותה הצהרה כלפי עדת יהודי אתיופיה כי מדינת ישראל מתייחסת למורשתה ולצורך בהנצחתה ברצינות הראויה. זאת במיוחד לאור העובדה שבישראל קיימים חוקים להנצחת מורשת עדות אחרות, ובהן מורשת יהדות בוכרה, יהדות לוב, יהדות ספרד והמזרח

לפיכך, אני מבקשת מחברי הכנסת לכבד את רצון הוועדה ולהצביע בעד החלת דין הרציפות על הצעת החוק.

אני מודה לך. אני רק רוצה להבהיר שאנחנו לא מקיימים כרגע את ההצבעה, משום שעל-פי התקנון אנחנו צריכים לתת לחברי הבית,

כשבועיים ימים על מנת להגיש הסתייגויות.

זה יובא לכנסת בעוד כשבועיים, רק להבהיר. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, לבקשת סיעות האיחוד הלאומי ובל"ד שלא להחיל דין רציפות על הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ח 2008. אנחנו נעבור להנמקת הערעורים. ינמק את הערעור מטעם סיעת האיחוד הלאומי חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, לרשותך עומדות חמש דקות. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אולי זכור לך, גברתי היושבת-ראש, שבתקופה של המאבק בהטרדות המיניות היה שיר שנקרא שיר שמורות הטבע: כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע, והאיילה מתבוננת בשלט שכתוב עליו "אסור לצוד". היתה שם שורה שאומרת: רק עלי עוד לא שמו שלט, רק עלי איש אינו שומר. לו הייתי נרקיס או רקפת אזי ודאי היה מצבי אחר. אני קורא את החוק הזה של חבר הכנסת חסון, ואני אומר: הכי טוב לבן-אדם להיות צינור נפט, כי צינור נפט הוא במצב מצוין, שומרים עליו, מגינים עליו, לא נותנים לו לזהם את הסביבה. לא רק שמגינים עליו כי נפט זה דבר חשוב, גם נותנים לו רצועת אדמה שהיא שלו. רצועת הצינורות, 10 מטר מכל צד, זו האדמה שלו. על כל אדמת המדינה הממשלה ויתרה. זה בחוק ההסדרים ובחוק מינהל מקרקעי ישראל, מוותרים על הבעלות על אדמות המדינה, מוכנים למכור את הכול.

לנפט תהיה אדמה משלו, כי נפט זה דבר חשוב. אגב, החוק הוא חוק שראוי לתמוך בו, כי אין לי ספק שחוק מסוג כזה הוא התחלה טובה. אם יתחילו לשמור על האדמה שסביב צינורות הנפט, אולי בסופו של דבר יגיעו לשמור על כל אדמת המדינה. אבל אני בטוח, כששמעתי היום שוועדת החקירה הממלכתית לבדיקת מצבם של המגורשים מגוש-קטיף החליטה להגיש המלצות ביניים ולא להסתפק בדוח סופי, שיתפרסם כנראה בעוד שנה, חשבתי שגם המגורשים מגוש-קטיף היו רוצים שישמרו עליהם, לפחות כמו ששומרים, על-פי החוק הזה שאנחנו מבקשים להחיל עליו דין רציפות, על צינורות נפט. על צינור נפט כתוב בהצעת החוק, גברתי היושבת-ראש: לא יפגע אדם, ולא יהרוס מתקן או צנרת נפט ללא הסכמת הבעלים. ומי שהורס או פוגע במתקן או בצנרת, דינו מאסר שלוש שנים. המדינה הלכה, הרסה אלפי בתים, ואלה שעשו את זה בשליחות המדינה, לא שלא מענישים אותם ונותנים להם שלוש שנים מאסר כאילו הם פגעו באיזה צינור, הרסו אלפי בתים של אנשים שלא הצליחו לבנות להם עד היום, לא רק שלא שלחו אותם למאסר שלוש שנים, עושים להם אלבומי ניצחון וסרטי מורשת, וחלקם קודמו בדרגה והופכים להיות בעלי תפקידים חשובים יותר, כדי שיוכלו אולי לעשות את זה בפעם הבאה ביתר הצלחה. ההודעה שיצאה ואמרה שוועדת החקירה הממלכתית לחקר הטיפול במגורשים מגוש-קטיף עומדת לפרסם המלצות ביניים, היא הודעה חשובה ביותר. משום שארבע שנים מאז גירוש אלפי אנשים מבתיהם בחבל-עזה ובצפון השומרון, ומדינת ישראל לא הצליחה לפתור את בעיית המגורשים. מסתבר שבית שלוקח שבע דקות להרוס, גם בארבע שנים לא מצליחים לבנות. מסתבר שההבטחה שלכל מתיישב יש פתרון היתה ספין נבוב, ריק מתוכן, שקרי. ולכן, ועדת החקירה הממלכתית, שבראשה עומד שופט עליון בדימוס, טורחת לפרסם מסקנות ביניים, משום שמסקנות ביניים מתבקשות בדרך כלל כשיש צורך בפעולה דחופה. גם ועדת-וינוגרד פרסמה מסקנות ביניים כשחשבה שיש צורך דחוף לעשות בדק בית בצבא ובממשלה, כי עלולה להיות מלחמה נוספת.

ראינו את ההתלקחות במסגרת "עופרת יצוקה" בחבל-עזה. הצורך ליישם מסקנות ביניים, להגן על אותם מגורשים מבתיהם, אנשים שגם ארבע שנים לאחר גירוש לא מצאו פתרון, הוא צורך דחוף. אני מקווה שממשלת נתניהו, שלא מחוברת אידיאולוגית כמו ממשלת שרון או אולמרט לצד המגרש, אולי תהיה חופשייה מהתסביכים של ממשלות העבר ותצליח לתקן חלק מהעוול שנגרם לאותם מגורשים לפני ארבע שנים.

אני מודה לך, אדוני. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, לא נמצא. אני מזכירה שההצבעה על החלת דין הרציפות תתקיים מחר. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, לבקשת סיעת האיחוד הלאומי שלא להחיל דין רציפות על הצעות החוק הבאות: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 97) (גנבת ציוד חקלאי ותוצרת חקלאית), התשס"ח 2007, הצעות חוק כ/188 ו-פ/1885/17, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104) (איום ותקיפה), התשס"ט 2008, הצעות חוק כ/265 ו-פ/2071/17, והצעת חוק העונשין (תיקון מס' 105) (תקיפת מטפל ומאבטח), התשס"ט 2008, הצעות חוק שמספרן כ/265 ו-פ/2943/17. ינמקו את הערעורים מטעם סיעת האיחוד הלאומי חבר הכנסת יעקב כץ, אחריו, חבר הכנסת אורי אריאל, ואחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת

חבר הכנסת יעקב, סליחה. גברתי היושבת-ראש, סליחה, אני מתנצלת, מיכאל בן-ארי. אני אפילו לא מתקנא במיכאל בן-יאיר. קבל את התנצלותי,

אתה מאיר כל הזמן. חבר הכנסת כץ, בבקשה. לרשותך ארבע דקות. הסיעה הגדולה בבית. כעת, כן.

כי אתכם בחרתי, המעט מכל העמים, שממעטים עצמכם. ישראל באומות כלב באיברים. הלב הוא הקטן, אבל הוא החשוב שבגוף. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, זה טוב לדבר אל הבית, אל כבוד השר, כי הוא גם ככה, לפחות פעם היה כולו שלנו,

כמו שמישהו ציטט פה את הגמרא בבבא מציעא: זה אומר חציה שלי, וזה אומר חציה שלי, לפחות חציו שלנו. קודם כול, אי-אפשר שלא להתייחס לדבריו של חבר הכנסת זחאלקה ולתשובתו של השר גלעד ארדן, שאמר בסופם של הדברים שאנחנו סך הכול נוהגים במתינות ובהגינות כלפי הציבור הערבי ומאפשרים לו לשבת בכנסת ישראל ולומר דברים קשים מאוד כלפי מדינת ישראל, גברתי היושבת-ראש, וכלפי עם ישראל. ואני רוצה לומר לו ולעצמנו ממרה של חז"ל, שאמרו שמי שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים. זה לא מספיק שאומרים: אנחנו טובים. אם התוצאה היא שזה גורם לעיוות נפשי, העיוות הנפשי הזה מוביל בסופו של יום, כמו אצל שאול המלך, שריחם על אגג מלך עמלק אבל רצח את 80 כוהני נוב. אז צריך להיזהר מרחמנות יתירה. בקשר לסוגייתנו, בקשת סיעתנו האיחוד הלאומי שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק העונשין, עניינה החלה כמעט סלקטיבית של חוקי העונשין על ציבור מסוים, על מאות אלפי המתיישבים המתנחלים ביש"ע. בגירושים חוזרים ונשנים של מתיישבים ומתנחלים מאדמת המולדת, ארץ-ישראל המקראית, השתמשו המגרשים ברבים מן המקרים באלימות. כשניסו יקירינו, מתנחלינו, להיאחז בקרקע המולדת, הואשמו באשמות שווא, ברוב המקרים על-ידי השוטרים האלימים, כהצדקה לאלימותם. במה הם השתמשו? בחוקים, בחוקי העונשין האלה, המונחים לפניכם. הגמרא אומרת שאין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה.

אנחנו היום יותר מ-42 שנים לשחרורם של חבלי המולדת ביהודה ושומרון, ירושלים ורמת-הגולן. מתיישבינו, מתנחלינו, עומדים ומבינים את דעת רבותינו, מנהיגינו, שהנחונו להתיישב ביש"ע, עומדים בפרץ, פרים ורבים וממשיכים בגדילה וצמיחה למרות הייסורים, ואולי בגללם. הגמרא אומרת בתחילת מסכת ברכות: שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על-ידי ייסורים: ארץ-ישראל, תורת ישראל והעולם הבא. ואכן, אנו מתייסרין וקונין, מתייסרין ולומדים, מתייסרים וזוכים לשפע עולמות, בעזרת השם, אבל אנחנו מבקשים רק שכל זאת יקרה בלי שנאת אחים, בלי פינויים, בלי גירושים ובלי עקירות, ובלי חוקי עונשין, שמוסיפים חטא על פשע בהתעללות

תודה. אני מודה לך, אדוני חבר הכנסת יעקב כץ. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא. בבקשה, יעלה ויבוא חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה. חבר הכנסת אריאל בוועדת הכספים,

אז אני אציין לפרוטוקול, שחבר הכנסת אריאל פשוט בוועדת הכספים, שנמשכת בגלל שאנחנו שבוע לפני התקציב, וגם על ההתנגדויות הללו לא תהיה הצבעה כעת אלא מחר.

עכשיו? בבקשה, אדוני, לרשותך ארבע דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת המסורים ואדוני השר כמובן, כששאול המלך, בפרשת עמלק, שלא מילא בעצם את המשימה האלוקית שהציב בפניו הנביא, נדרש להסביר: מה קול הצאן אשר אני שומע? אז הוא כמובן מצא לנכון לומר שזה לא הוא.

העם חמל, העם עשה.

ואז אומר לו הנביא: "הלוא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה". ובעצם בזה, ובחלק נוסף של הפסוק,

ואני לא יודע אם אני מצטט בצורה מדויקת: וה' שלחני למשוח אותך למלך. ובשני חלקי הפסוק הזה יש מסר מאוד מאוד ברור למי שאמור להיות מנהיג, הדגש הוא על המנהיג, בעם ישראל. המנהיג צריך לדעת שהוא צריך להוביל, שהוא צריך לסלול דרך, שהוא צריך לסחוף במלה "אחרי" את העם אל היעדים שהעם צריך להגיע אליהם,

מצד שני, עליו להבין שהקדוש-ברוך-הוא משח אותו להיות למלך, והוא לא יכול פתאום לחשוב שבעצם הוא המלך, כי מעליו יש מלך אחר. שמעתי היום את השר ליברמן מסביר באריכות מנומקת כיצד הוא הפך את כיסא שר החוץ לכיסא ריק, וכמו שהתבטאנו בתקשורת, הוא הפך את תפקידו למשהו חלול, או למה שאנחנו מכנים דחליל. הסבר מאוד מנומק, ארוך ומפותל, היה מצער מאוד לשמוע את זה. אבל, רבותי,

שהיה מצער ביותר זה לשמוע ממנו: אני לא יכול לפגוע בקונסנזוס, זה העם. פתאום זה העם. או כמו שהתבטא השבוע ראש הממשלה שלנו, וחזרו על זה כאן שוב ושוב: הגענו להישג שיש עליו הסכמה רחבה, אותו הישג גדול, להקים מדינה פלסטינית, ואני שואל את עצמי, מה קרה תוך חמישה חודשים מאז הבחירות, מאז ההבטחות? אבל, רבותי, זה בדיוק אותה חולשה, אותה חולשה של מישהו שאינו מנהיג. לצערי הרב, ראש הממשלה, שלא ממלא את תפקיד המנהיג, לא בעניין של תוכנית 100 הימים, אני ראיתי את החוברת היפהפייה הזאת, שכנראה המקום היחיד שיהיה בה תועלת זה במכונים למיחזור נייר. כל מה שנעשה, לא נשאר מזה ולו דבר. אבל אני רוצה לדבר על אותה גישה, על אותו עניין שבו הולכים המנהיגים: בואו נתרצה. זה אומר ככה וזה אומר ככה, אז בואו ניראה נחמדים: מה אני אעשה עם העולם? איך יגיבו בעולם? קודם ארדן, סליחה, השר ארדן,

התבטא באותו אופן: מקבלים אותנו בעולם, הצליחו להבין אותנו בעולם, הצליחו להבין את עמדות ראש הממשלה בעולם. בוודאי. תתקפל, תקפל את כל הדגלים שלך, ואולי באופן הזה תחשוב שמישהו יאהב אותך בסופו של דבר. המדרש נדרש לשאלה מאוד מהותית: מה גרם למצרים לשנוא את עם ישראל? בהתחלה אהבו אותם, מה גרם להם לשנוא אותם? יש פסוק שמדבר בתחילתו על הפרת הברית של עם ישראל. אומר: הפרו ברית, ואומר: הפך לבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, שאותה האהבה הפכה לשנאה.

כי עם ישראל אמרו: בואו נתנהג כמצרים, נפר את ברית המילה שלנו.

כבר הרבה מעבר לזמן.

אבל יש לך עוד הסתייגות אחת, ואולי תוכל להמשיך. אז אני אמשיך להסתייגות הבאה.

אני מודה לך, אדוני.

אני אמשיך עם אותו זמן.

צריך להציג את ההסתייגות הבאה ורק אחר כך לעלות. בסדר. אז אני אציג את ההסתייגות הבאה. אז בוא נאמר לאנשים שצופים בך שההמשך עוד יבוא.

אני צריך להשלים לפחות.

להשלים משפט לסיום, כי יש לנו עוד חלק נוסף של הדברים שלי. אנחנו נישאר פה להקשיב לך עד סוף הדברים, חבר הכנסת בן-ארי. אין כמוך, ידידי חבר הכנסת דני דנון, אף-על-פי שהדברים הם דברים קשים,

לחברי הקואליציה,

יכול לקבל גם אותם. מכל מקום, כשהם מפיך זה אחרת. תודה. מכל מקום, אני רוצה לומר שהניסיון להתרצוּת לא מוביל לאהבה, לא מוביל לזה שיאהבו אותנו יותר, לא מוביל לזה שאנחנו נהיה יותר נחמדים, אלא יוביל ליותר שנאה. מי שמאבד את ערכיו, מי שמאבד את דגליו, אף אחד בעולם לא יכבד אותו.

ונמשיך את דברי בהסתייגות הבאה. תודה רבה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום: בקשת חבר הכנסת אילן גילאון, חברי הכנסת מטעם סיעת קדימה, חברי הכנסת מטעם סיעת רע"ם-תע"ל וחברי הכנסת מטעם סיעת האיחוד הלאומי לבטל את החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשס"ט 2009. אני עוברת לראשון הדוברים, חבר הכנסת אילן גילאון,

חבר הכנסת חיים אורון, לא נמצא. אני אומר מראש למען ההגינות שיש חברי כנסת שנמצאים כרגע בוועדת הכספים ולכן לא נמצאים כאן. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לא נמצא, חברת הכנסת ציפי לבני, לא נמצאת, חבר הכנסת שאול מופז, לא נמצא, חברת הכנסת דליה איציק, לא נמצאת, חבר הכנסת צחי הנגבי, לא נמצא, חבר הכנסת רוני בר-און, לא נמצא, חבר הכנסת זאב בוים לא נמצא, חבר הכנסת מאיר שטרית, לא נמצא, חברת הכנסת רוחמה אברהם נמצאת, מנהלת ישיבה, חבר הכנסת אברהם דיכטר, לא נמצא, חברת הכנסת מרינה סולודקין,

חבר הכנסת יואל חסון, לא נמצא, חבר הכנסת גדעון עזרא, לא נמצא, חבר הכנסת יעקב אדרי, לא נמצא, חבר הכנסת אלי אפללו, לא נמצא, חבר הכנסת זאב בילסקי,

חברת הכנסת רונית תירוש, לא נמצאת, חבר הכנסת נחמן שי, לא נמצא, חבר הכנסת שלמה מולה לא נמצא, חבר הכנסת רוברט טיבייב,

חברת הכנסת אדטו, חבר הכנסת יוחנן פלסנר, חבר הכנסת שי חרמש, חבר הכנסת ישראל חסון, חבר הכנסת אריה ביבי, חבר הכנסת עתניאל שנלר,

חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, לא נמצאים. אני חייבת למען הפרוטוקול להקריא. חבר הכנסת אברהים צרצור,

חבר הכנסת טיבי, לא נמצא, חבר הכנסת טלב אלסאנע,

חבר הכנסת מסעוד גנאים, לא נמצא, חבר הכנסת יעקב כץ נמצא. בבקשה, ראשון הדוברים. יש צדיק אחד בסדום. יש צדיק אחד מכל הרשימה שהקראתי. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יעלה במקומי. חבר הכנסת בן-ארי, אתה לא יכול לעלות במקומו. אקרא לך. חבר הכנסת אורי אריאל,

חבר הכנסת אריה אלדד,

אנחנו עוברים לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי, שימשיך את סיפורו מקודם.

נאמר לי כעת שיושב-ראש ועדת הכספים מבקש שלא להשיב כעת, ומכיוון שתהיה הצבעה מחר הוא יצטרך לנמק את זה מחר.

היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חבר הכנסת, זה מה שנותר, רק אשלים את דברי קודם. רבותי, מתוך אותו רצון להתרצות, השבוע שמענו תמורה נפלאה, שמדינת ישראל הולכת לקבל תמורת הקפאת ההתיישבות. תמורת המחנק על ההתיישבות נקבל זמן יותר קצר בטיסה.

קיבלנו מבצע, לא יאומן. ייתנו לנו זמן קצר בטיסה, נוכל לטוס מעל ערב-הסעודית, ואז אנחנו נבגוד בכל הערכים שלנו, נבגוד בכל המסרים שלנו, בכל האידיאות שלנו, בשביל זמן יותר קצר.

לאיפה אנחנו יורדים? לאיזו שוקת שבורה אידיאולוגית אנחנו מגיעים בשעות האלה? אמר פה קודם חבר הכנסת השר ארדן:

אנחנו לא מוותרים על המקום של המשכן, זו ארץ-ישראל. רק יכול להיות שהוא לא שמע היטב היטב את נאומו של ראש הממשלה שלו, שדיבר על מדינה פלסטינית לצדה של מדינת ישראל. היכן הוא התכוון? האם הוא בשיטתו של חבר הכנסת אלדד, להקים את מדינת פלסטין בירדן? דבר שאני מתנגד לו בכל תוקף.

אנחנו צריכים, בגלל הדברים הקשים שנאמרים כאן, לומר ולחזור ולומר את הברית האלוקית שיש בין עם ישראל לארצו. כן, רבותי, יש כזה דבר. יש כזה דבר שאבות אבותי ואבות אבותיכם, של כל מי שנמצא פה, לשמחתי, קרא בחומש, למד בתנ"ך, למד בדברי הרמב"ם, שיש ברית בין עם ישראל לארץ-ישראל. אברהם אבינו נאמר לו: "לזרעך נתתי את הארץ הזאת, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם". רבותי חברי הכנסת, האמירה של ראש הממשלה היא בגידה לא רק בבוחרים של הליכוד, גם בגידה בהם, לא רק במצע של הליכוד, גם בו, וגם לא רק בדרך. זוהי בגידה בזכות אבות, ואני רואה לעצמי חובה לעמוד כאן ולייצג את זרע ישראל שלא בוגד בזכות אבותיו, שלא בוגד באותו קשר אלוקי שיש בין עם ישראל לבין ארצו.

הממשלה הזאת ממשיכה בין היתר את מדיניות החנק של ההתיישבות כחלק מאותה מזימה בין-לאומית, ברורה, מוצקה, לגרום לגוויעת היישובים. חשבו: לא נבנה, היישובים יגוועו. רבותי, אני

בהתיישבות גדל היום דור שלישי וגם דור רביעי. יש משפחות שמגדלות היום דור רביעי ביישובים בחבלי אבותינו ביהודה ושומרון. רבותי, אין אפשרות לחנוק את זה. אין אפשרות לחנוק את זה, שאף אחד לא יחלום.

ולא אובמה ואפילו לא מי שיש לו ניסיון בלחנוק יהודים,

מרקל נשיאת גרמניה, גם הם, שיש להם ניסיון בלחנוק יהודים, ידעו: את ההליך ההיסטורי הזה כבר לא ניתן לחנוק. מי שסיפר לנו שיש פתרון לכל מתיישב עם 7,000, 8,000 אנשים שעד היום הם פליטים בארצם, יודע שאין היום אפשרות לגרש את תושבי יהודה ושומרון מביתם. זה רק ניסיון של התנכלות, של רוע, של אכזריות. רבותי, זה לא יצלח. כל הניסיון הזה בעזרת השם כליל יחלוף. אנחנו מאמינים בני מאמינים בהבטחת ה' לאבות ש"דבר אלוקינו יקום לעולם". ונאמר גם את החלק הראשון של הפסוק: "יבש חציר, נבל ציץ". כל הדברים האלה שקמים ויורדים, מפלגות שקמות, פורחות ועולות, הדברים האלה יתייבשו.

נבל ציץ ודבר אלוקינו יקום לעולם".

אני מודה לך, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

להצעה הבאה בסדר-יומה של הכנסת. אנחנו עוברים לבקשת חברי סיעת חד"ש, חברי הכנסת מטעם סיעת רע"ם-תע"ל וחברי הכנסת מטעם סיעת האיחוד הלאומי לבטל את החלטת ועדת